בהר הרצל), התשפ"ד 2023. תודה.

חברי הכנסת, הנושא הראשון על סדר-היום: שאילתות דחופות. השאילתה הראשונה היא של חברת הכנסת מתי צרפתי הרכבי לשר העבודה בנושא: צעדים למניעת פגיעה בזכויות בנות ובני זוג של משרתי מילואים בשוק העבודה. אני מזמין לדוכן את כבוד שר העבודה יואב בן צור. כולם הגיעו בזמן היום. גברתי הנכבדה, את מוזמנת לשאול את השאילתה. תודה, כבוד היושב-ראש. אדוני שר העבודה, לאחרונה התפרסמו מקרים על אודות בני זוג ובעיקר בנות זוג של משרתי מילואים אשר זכויותיהם נפגעות בשוק העבודה עקב הקושי לשלב לבד משפחה ועבודה. ברצוני לשאול: 1. אילו פעולות נוקט משרדך למניעת הפגיעה בבני ובנות הזוג? 2. כמה תקנים יש לאכיפת הנושא? אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מענה לשאילתה דחופה על הצעדים למניעת פגיעה בזכויות בנות ובני זוג של משרתי מילואים בשוק העבודה. במסגרת הוראת שעה, ביום 28 בנובמבר 2023 פורסם תיקון לחוק הגנה על עובדים בשעת חירום, המקנה הגנה מפני פיטורים בין היתר לאוכלוסיית בני ובנות זוג של משרתי המילואים. הוראת השעה נכנסה לתוקף רטרואקטיבית החל מ-7 באוקטובר לתקופה של שלושה חודשים, עד 31 בדצמבר 2023. בימים אלה המשרד פועל להאריך את הוראת השעה עד 1 במרץ 2024. עם פרסום התיקון פורסמו באתר המשרד עיקרי התיקון, ובו הפניה לכל מי שפוטר בניגוד לחוק לפנות אלינו בתלונה. למינהל הגיעה תלונה אחת מפרוץ המלחמה, של אזרחית עובדת צה"ל שבן זוגה משרת במילואים ומעסיקה, קרי, צה"ל, רצה לפטרה. לאחר התערבות המינהל ושיחה של העובדת עם מנהלה הומשכה העסקתה מצידו. עוד נציין כי למינהל יש 98 תקני פיקוח שאמונים על אכיפת כלל זכויות העובדים במדינת ישראל, לרבות בני ובנות הזוג של משרתי המילואים.

שאלת המשך, בבקשה.

הקריאה בתקשורת לפנות אינה אכיפה, לעניות דעתי. 98 תקנים, כמה מתוכם מוטים לטובת הפגיעה בזכויות של משרתי המילואים? הבטחתם, לפחות בתקשורת ראיתי, להגיש כתבי אישום פליליים, לנקוט צעדי אכיפה אקטיביים, ולא רק קריאה לפנייה אליכם, להפעיל מוקד פניות, להעסיק כוח אדם ייעודי לטובת הנושא ולא במסגרת כלל התקנים, זאת כדי לתת מענה למקרים רבים, ואנחנו מכירים מקרים רבים של פגיעה בזכויות בעת המלחמה. אז ההצהרה שלך,

דורשת היערכות גם מבחינה תקציבית. שאלת ההמשך העיקרית שלי: כמה מתוך ה-98 מופנים לטובת הסוגיה הזאת? האם עדכנתם את תקציב 2023 ברוח הגברת האכיפה, והאם התבצע עדכון נוסף בתקציב 2024 לטובת אותו עניין? תודה.

לא, בבקשה.

אז כך: מטבע הדברים, כשאנחנו מדברים על תקני אכיפה, אז יש לנו פחות עבודה במקומות אחרים, כך שאנחנו יכולים להקצות משאבים רבים יותר לטובת הדברים הללו. לא הייתה לנו כזאת מסה של תלונות. אנחנו לא יכולים לדעת אם מישהו נפגע או פוטר מהעבודה. אין לנו את היכולת הזאת. אם פונים אלינו, אנחנו יודעים לטפל. אם לא פונים, איך נדע שמישהו פוטר בכלל? אם הוא לא פנה אז הוא לא פנה. המעסיקים קיבלו את ההוראה הזאת. מעסיקים יודעים, ובמקרה אחד אני יודע שהוגש הליך פלילי נגד מעסיק. כל מעסיק שיפר את ההוראות הללו, ייפתח נגדו הליך פלילי. אנחנו לא רואים כרגע צורך מסוים להקצות תקנים נוספים, כיוון שכל המשרד כולו עובד לטובת המלחמה, וממילא גם כל התקנים שלנו מגויסים לדבר הזה אם יש צורך, אנחנו עוד לא רואים שישנו צורך. אנחנו מבקרים במקומות עבודה, אוכפים דברים כאלה ואחרים, וכשמפקחי העבודה שלנו הולכים במסגרת הפעילות השוטפת שלהם למעסיקים, הדבר הזה גם נבדק. נבדק מכלול הדברים של אכיפת דיני עבודה, ובוודאי גם התיקון הזה שעשינו נכלל בתוך זה, כך שאנחנו לא רואים צורך להביא עכשיו מפקחים נוספים. תודה רבה לחברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי.

בתקציב 2023 2024? לגבי טיפול בפגיעה בזכויות, אז אין הצדקה. אז אני אמרתי עכשיו. אני אומר עכשיו. זה עונה על זה, כי אנחנו מקצים כוח אדם רציני. וכשעושים את הבדיקות האלה, והם עושים את הבדיקות בשגרה, ועכשיו מקפידים יותר, במיוחד בתקופת המלחמה, לבני ובנות הזוג משרתי המילואים. אני רק רוצה לומר, אדוני היושב-ראש, בטח תרצה לשמוע,

אתמול עבר מתווה מילואים שגיבשנו יחד עם משרד האוצר, שעוסק בנושא של תעסוקה של בני ובנות הזוג ובעוד מקרים רבים. בימים הקרובים יהיו עוד תיקונים שיעזרו מאוד לדברים שהציקו להרבה אנשים ועכשיו יקבלו את פתרונם. המדינה הולכת להשקיע ב-2024 כ-9 מיליארד שקלים בהטבות הללו, כדי באמת להקל גם על מעסיקים, גם על משרתי מילואים וגם על בנות זוגם במגוון רחב של דברים, ואני חושב שלא היה אח ורע לתיקונים הללו. באמת מגיע יישר כוח לראש הממשלה וכמובן גם לשר האוצר, לשר הביטחון, למשרד העבודה ולעובדים של משרד העבודה, שישבו על המתווים הללו, ובאמת עשו עבודת קודש, ואנחנו מאוד מאוד שמחים שהמתווה הזה יוצא לדרך. תודה לך, אדוני שר העבודה. תודה גם לחברת הכנסת צרפתי הרכבי. אנחנו נעבור לשאילתה הבאה, שאילתה של חברת הכנסת אורית פרקש הכהן לשר הבריאות, בנושא: מדיניות משרד הבריאות במניעת התמכרויות למשככי כאבים בעקבות העלייה בפצועי מלחמת

אני מזמין לדוכן את שר הבריאות חבר הכנסת אוריאל בוסו.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כבוד שר הבריאות, לפני מספר חודשים יזמתי דיון בוועדת הבריאות, שהייתה אז ועדה בראשותך כיו"ר ועדת הבריאות, בנושא ההתמכרות למשככי כאבים, שהפכה למגפה עולמית. הנושא הפך לרלוונטי לאור העלייה בנפגעים ובמאושפזים מתחילת המלחמה בישראל, הצורכים מטבע הדברים משככי כאבים ממכרים. ברצוני לשאול: 1. מה עשה שר הבריאות בנושא? 2. מדוע לא פורסמו הנחיות מחייבות עד כה לרופאים, לצוותי רפואה, למניעת התמכרויות בישראל?

תודה רבה, חברת הכנסת אורית פרקש הכהן. אדוני היושב-ראש, כמובן, כמו בכל פעם שאנחנו עולים כאן לדוכן, אנחנו מקווים שזה ייפסק, אבל צריך להשתתף בצערן של המשפחות. גם היום קוברים. גם אתמול בלילה השתתפתי בלוויה כואבת באשדוד, של בן העדה האתיופית. רואים שהמלחמה הזאת לא מבדילה בין אזורים, בין סוגי דם ומעמדות.

חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, על העלאת נושא חשוב זה. כפי שאמרת, בתפקידי הקודם, יושב-ראש ועדת הבריאות, בדיון שקיימתי בנושא נחשפתי להשלכות המשמעותיות שיש להתמכרויות למשככי כאבים, כפי שנקרא, אופיואידים, ולסכנות, אפשר קצת יותר שקט במליאה, בבקשה? תודה. לסכנות הטמונות בהן במידה שנעשה בהן שימוש לא מושכל, ובחשיבות הרבה של הפעילות של מערכת הבריאות להפחתת שימוש יתר בהן למניעת התמכרויות. לנוכח ההשלכות הרבות של שימוש יתר במשככי הכאבים, הגורם להתמכרויות, משרד הבריאות פרסם בשנת 2022 את חוזר חטיבת הרפואה 9/2022, שעניינו הערכה, ניטור ושימוש מושכל בתכשירים אופיואידיים לטיפול בכאב שאינו ממקור סרטני. מדובר בהנחיות שמחייבות את מוסדות הרפואה ואת הצוותים שפועלים במסגרתם. הנחיות אלו הן

ועל המוסדות לנהוג בהתאם להן גם בשעת המלחמה.

המשרד מעודד את קופות החולים לפתח שירותים מונגשים למבוטחי הקופות לאבחון וטיפול במסגרת מבחני תמיכה לאנשים שפיתחו תלות או התמכרות למשככי כאבים. הקופות לקחו על עצמן, דרך מבחני התמיכה, לפתח שירותים לזיהוי, איתור וטיפול בהתמכרויות. הקופות קיבלו 85 מיליון ש"ח לצורך זה, והנושא נמצא בשלבי הקמה וביצוע ראשוניים,

הנתונים שהוצגו על ידי המשרד בדיון שהתקיים בוועדת הבריאות בכנסת הצביעו לראשונה על ירידה בכמות האופיואידים המנופקת על ידי קופות החולים למבוטחיהן במהלך שנת 2022. מכיוון שזו הייתה השנה הראשונה זה שנים רבות שבה נצפתה ירידה בתרופות המנופקות, אנו ממתינים לסוף השנה האזרחית, בעוד כמה ימים, על מנת לאסוף את נתוני 2023, להעריך אם מדובר בשינוי מגמה או שנתוני 2022 היו חד-פעמיים ומגמת העלייה נמשכת. בעקבות העלייה בשימוש בתרופות מרשם להרגעה לנוכח אירועי 7 באוקטובר, משרד הבריאות, יחד עם האגודה לבריאות הציבור, מפעיל קו חם לסיוע והפניית מטופלים ופונים למרכזי טיפול להמשך התערבות. הקו החם, אגב, כדאי לדעת אותו, 6271* הוקם לפני כחודש, תחת חסות משרד הבריאות. שירות זה נותן מענה טלפוני חמש פעמים בשבוע על ידי אנשי מקצוע בתחום ההתמכרויות. מאז הקמתו ישנן מאות פניות, הן מהורים והן מגורמי טיפול ומבני נוער וצעירים, חלקן לצורך קבלת מידע וחלקן לצורך הפניה ומידע על מקומות טיפול והתערבות. הפניות ברובן אנונימיות.

הופץ פרסום של המשרד בניו מדיה בשם "התמכרות בזמן מלחמה". בדבר אחד אני כן מסכים איתך, ועל זה אני עובד, אין מספיק הנגשה ומידע לציבור בכלל שקיים כזה קו, ואני אטפל בזה. אני גם לא הייתי מודע לזה, דרך אגב. נוסף על חוזר חטיבת רפואה בנושא שימוש מושכל במשככי כאבים אופיואידיים, האגף לבריאות הנפש פרסם מכתב למטפלים המנחה אותם שלא להרבות בשימוש בקנביס רפואי בשל פוטנציאל הנזק, ובימים אלה הוא פועל לפרסום הנחיות נוספות הנוגעות לשימוש בתרופות הרגעה ושינה בעלות סיכון לפיתוח תלות והתמכרות. אני לא מדבר על קנביס רפואי או משהו, חברת הכנסת טלי גוטליב,

אין לי טענות אליך. זה פשוט בגלל שיש לי קושי כשהאוזן שלי שומעת בעיה עם קנביס רפואי.

אמרתי שלא יהיה שימוש לא מושכל, שלא יהיה שימוש לא מושכל לבריחה מהמציאות. גם שימוש לא מושכל בקנביס, המושג הזה, אומנם משרד הבריאות מנציח אותו, אבל הוא פס מן העולם. אני אומרת את זה, אני הראשון שהעברתי בוועדה,

מרישיון למרשם. זה עוד דבר שכדאי שתדעי, חברת הכנסת פרקש הכהן. לעניין השימוש במשככי כאבים, לאחרונה נפתח קורס הסמכה לרופאי כאב לטיפול בממכרים ותכשירים לשיכוך כאבים, וכן נפתח קורס חדש בחודש האחרון ברפואת התמכרויות בטכניון, שבו משתתפים 40 רופאים, והנושא של טיפול בהתמכרויות למשככי כאבים הוא חלק חשוב בקורס. משרד הבריאות מבצע פעולות בנושא גם בקרב ציבור הרוקחים, אשר להם תפקיד מרכזי במערכת הבריאות לעניין שימוש מושכל בתרופות, לאור הממשק הישיר שלהם עם המטופלים. במסגרת זו הפיץ אגף הרוקחות ב-19 בדצמבר, ביום שלישי בשבוע שעבר, לומדה לציבור הרוקחים בנושא טיפול בכאב ומניעת התמכרויות.

על פי נתוני המשרד, הנכונים ליום שלישי בבוקר,

מעל 1,280 רוקחים כבר נכנסו ללומדה, זאת אומרת שהנושא הזה מחלחל.

המשרד מקדם גם שינוי תקנות הסמים המסוכנים וצו סיווג רעלים במסגרת פעילות המשרד לצמצום השימוש במשככי כאבים ממכרים,

האם יש שאלת המשך לחברת הכנסת פרקש הכהן? כן, בבקשה. לאחר מכן נשמע שתי שאלות נוספות, של חברי הכנסת אלהואשלה וטיבי, והשר ישיב במרוכז. ראשית, תודה רבה לשר הבריאות. אני מאוד מעריכה את תשומת הלב והרצינות שבה אתה מתייחס לנושא הזה, גם כשהיית בוועדת הבריאות וגם כעת. עם זאת, אני בכל זאת לא קיבלתי תשובה על שאלה אחת, ופה אני חושבת שאתה חייב להפעיל את סמכותך ומשקלך. ראינו שמשככי כאבים, וזה לא קשור לקנביס, יש בהם פוטנציאל להתמכרות פי כמה וכמה מהרואין. אנחנו בימים שהמון אנשים משתמשים בתרופות האלה, והציבור בישראל לא יודע, לא יודע, הוא יכול להיכנס עם חייל פצוע, הוא לא יודע שמשככי כאבים הם עם פוטנציאל התמכרות כל כך חמור ונוראי. אני הייתי מבקשת לקבל את עמדתך. אני חושבת שצריך לעשות פרסומות, תשדירים, ליידע את הציבור שבנושא הזה יש סכנת התמכרות. אם לא לרופאים, אני רואה שהתהליכים לוקחים המון המון זמן, פשוט לפרסם את זה לציבור.

אבל הינה, רק עובדים על תקנות ורק מתחילים קורסים, והרופאים היום, ממה שראינו בוועדה, באים אליהם אנשים והם לא אומרים להם שזה ממכר. חלקם אפילו לא מודעים לעניין הזה. תודה, גברתי. חבר הכנסת אלהואשלה, שאלה נוספת, ואחריו, חבר הכנסת טיבי. מכובדי היושב-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, בימים האחרונים פורסם ברשתות החברתיות סרטון ובו אדם בשם הרב מאיר שמואלי מסית כנגד הרופאים והרופאות, אחים ואחיות ואנשי צוותים רפואיים ערבים. הדברים שנאמרים בסרטון הזה, שבו מכונים אנשי הצוותים הרפואיים "רוצחים", הינם בבחינת הסתה מסוכנת כנגדם. האם משרד הבריאות פעל בנושא? מה נעשה, ומה מתכוון לעשות?

חבר הכנסת טיבי, בבקשה. מכובדי היושב-ראש, כבוד השר, באותו עניין, סרטון שהופץ ברשת, של רב בשם מאיר שמואלי, באחד מבתי הכנסת בירושלים. הסתה פרועה, השמצות. אני לא רוצה להשתמש במילים קשות, אבל כאשר הוא אומר כך על הרופאים הערבים: "הערבים והערביות רוצחים בבתי החולים יותר מחמאס. אתם יודעים כמה רופאים ערבים, יימח שמם, יש בבתי חולים? הם רואים חייל, הם כורתים לו יד, כורתים לו רגל. הם רוצים להרוג אותם. מה אתם חושבים? הם לא הורגים אותם, הם הורגים כל יהודי,

הם נותנים תרופות בבתי מרקחת, הם נותנים תרופות בבתי חולים, דברים שמסכנים אנשים". אלה דברים חולניים, גם גזעניים, גם מסיתים, גם שקריים. אני אתמול, אדוני השר, פניתי אליך וגם פניתי למנכ"ל וגם פניתי ליושב-ראש ההסתדרות הרפואית. קיבלתי המון טרוניות וכעס מרופאים ואחיות ורוקחים ערבים. אנחנו אומנם הגשנו, גם ואליד וגם אני, תלונות למשטרה. אני חושב שהתפקיד הזה צריך להיות שלכם, להוביל את הטיפול במקרה הזה.

הוא גם אמר משהו ספציפי על מקרים שניתקו מהמכונה. חייבים לבדוק. אגב, עוד הערה: כשעו"ד שאדי עבאס הגיש בשמי תלונה בתחנת מג'ד אל-כרום, אמרה לו חוקרת בשם רימונה: מה אתה רוצה? זאת מדינה דמוקרטית, מותר לו לדבר. גם חוקרת גזענית,

לא רוצה להגיד טיפשה.

כבוד השר, בבקשה. טוב, למרות שאתם שאלתם שניים וחברת הכנסת אורית פרקש הכהן, אז אני קודם כול אענה לך, לפי סדר הדברים. קודם כול, אני חושב שאת מבינה שכן נעשים דברים בפועל. כשאומרים לך שנכנסים 1,280 רוקחים ורופאים בנושא הזה, זאת אומרת שיש מידע ויש ידיעה. זה מעט מדי, קצב איטי מדי. רגע, רגע. גברתי נשארה ליד המיקרופון, אבל את שלב השאלות סיימנו. נתתי מידע שיש קו מסוים שפועל, ואמרתי שאין מספיק ידיעה לציבור שקיים קו כזה בכלל. אני אבדוק שהוא מתוגבר באנשי מקצוע ובאמת יהיה מידע לציבור בנושא. מלבד זאת, כשאמרת תקנון וכו' אין מה לעשות, כחלק מהתהליכים, אם אני רוצה להחריג או להגדיר חומר מסוים או משהו מסוים במסגרת סמים מסוכנים, זה חייב לעבור בתקנות בעבודה. אבל לפחות דבר אחד ראית עוד לפני השאילתה, בשבוע שעבר ולפני שבועיים ולפני חודש המשרד על זה, מבינים ומכירים את המגמה בעקבות המלחמה, וזה בהחלט לא ירד משולחננו במשרד, כי אני מכיר את זה מכובעי האחר, ואני יודע שבארצות הברית זה מוגדר כמגפה של ממש. בלי להיכנס לאירוע, ממש. בהחלט אנחנו על זה, ואני אוודא שהנושא מטופל.

חבר הכנסת ד"ר אחמד טיבי וחבר הכנסת אלהואשלה, גם אתמול פניתם אליי. קודם כול, חשוב לומר, ואני אומר לכם מה שאמרתי הבוקר בכנס בתל אביב: החברה הישראלית חווה ימים מתוחים מאוד ברמה הלאומית וברמה האישית. בייחוד בתקופה הזאת מערכת הבריאות מוכיחה מצוינות ואיתנות, שנוסכות ביטחון באזרחים. מקור כוחה של מערכת הבריאות הוא באחדות בין כל הדתות,

מוסלמים,

כולם עובדים יחד בשותפות גורל ולמען מטרה נאצלת ביותר, שהיא הצלת חיים. עבור כל אזרחי ישראל מערכת הבריאות היא הדוגמה לדו-קיום, ואנחנו חייבים להשאיר אותה מחוץ למחלוקות הפוליטיות ולוודא שהמערכת תמשיך לעבוד בהרמוניה ובכבוד ההדדי המאפיינים אותה. מיותר לציין שיש לי, לא רק לי, אלא לכולם, ולי כראש המערכת, אמון מלא בכל עובדי מערכת הבריאות מכל העדות, ואף אחד לא מפקפק. מאחר שאני יודע שהנושא הזה גם נמצא בבדיקת משטרה, וגם המשרד בראשות המנכ"ל, כולם פועלים, כפי שאמרתי, אם יש שם מידע שלכאורה צריך להיבדק, אבל ודאי שאלו מילים שאנחנו צריכים הרבה יותר מאשר להיזהר בהן. אני מבקר כל יום במערכת הבריאות, בבתי חולים,

כולם נמצאים ופוגשים את האנשים הנפלאים מכל העדות, אתה לרגע לא חושב לשאול על דתם או על אמונתם או על עבודתם. כלל מערכת הבריאות בהחלט לא שותפה לשיח שרץ ברשת, כפי שציינת.

טוב ויפה שהעליתם את הנושא, ואני שמח שהעמדה שלנו בכך ברורה מאוד.

תודה רבה לכבוד השר. תודה רבה לחברי הכנסת השואלים. אנחנו נעבור לנושא הבא שעל סדר-היום, והוא הצעות חוק פרטיות לקריאה הטרומית. ההצעה הראשונה היא הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון, איסור תמיכה בטרור), התשפ"ג 2023, של חברת הכנסת שרון ניר וקבוצת חברי הכנסת. אני מזמין את חברת הכנסת שרון ניר לדוכן להציג את הצעת החוק. לאחר מכן ישיב עליה שר

בבקשה, גברתי, עד עשר דקות. תודה רבה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, היום אני מעלה בפניכם הצעת חוק שבעיניי היא צו השעה בצל מתקפת הטרור שחוותה מדינת ישראל. מדינת ישראל צריכה לפעול על מנת למנוע התפשטות של אידיאולוגיה של טרור והסתה במערכת החינוך ובמוסדותיה. ההצעה שאני מעלה קובעת שבמסגרת חוק חינוך ממלכתי ימנה שר החינוך, שנמצא כאן, מועצה למניעת תמיכה בטרור. בסמכות המועצה הזאת יהיה לדון קודם כול,

ואחר כך לפסול אנשי צוות שמעורבים בתמיכה בטרור ועלולים להסית ולהפיץ תעמולה בכל המוסדות של מדינת ישראל, אם זה בבתי ספר,

ובכל מקום שבו מתבצע תהליך חינוכי שבו יש לנו חשד שבכדי אדם להסית ולהוביל אנשים לביצוע מעשי טרור, אנחנו צריכים לחדול את זה בעודו באיבו.

הערכים והעקרונות המנחים של תומכי הטרור הם לא ערכים של שלום, לא של שותפות, לא של צמיחה וגם בטח לא של חתירה לעתיד טוב, הערכים והעקרונות המנחים של תומכי טרור מקדמים רעיון שבאמצעות אלימות אכזרית כלפי יהודים וכלפי חפים מפשע אפשר יהיה להשמיד את עם ישראל ואת המדינה היהודית. למרבה הצער ולדאבון הלב, תומכי הטרור פועלים להפיץ את משנתם באמצעות שגרירים של שנאה במוסדות חינוך, אם זה במערכות החינוך, אם זה במוסדות קיימים ואם זה גם ברשתות החברתיות או בעוד מסגרות. ואנחנו כעם חפץ חיים חייבים לפעול עכשיו על מנת לעקור מהשורש תופעה שחס וחלילה תתפשט לנו במערכת החינוך, כי אנחנו יודעים שיש אנשים עם אג'נדות כאלה ואחרות, שאוחזים בעמדות משפיעות על הנוער. ב-7 באוקטובר המציאות טפחה על פנינו, ומדינת ישראל עמדה מול מתקפת טרור חסרת תקדים. לאורך השנים גלי האלימות והטרור שמדינת ישראל ניצבת בפניהם הם למרבה הצער תהליך של סוציאליזציה, ואנחנו יודעים שתהליך סוציאליזציה מתבצע במוסדות החינוך. אנחנו רואים דורות על גבי דורות שעוברים הנדוס תודעתי וחינוך לשנאת מדינת ישראל וחינוך לשנאת היהודים. ובמקום שבו אנחנו חוששים או סבורים שיש לנו תהליך חינוכי מהסוג הזה, אנחנו צריכים לקחת את הגורם המסית, לעקור אותו מהשורש, ולא לאפשר לו להיות בעמדות השפעה על דור העתיד. האידיאולוגיה שעליה מושתת הטרור היא שנאה, הנרטיב שמועבר מדור לדור הוא שבמדינת ישראל חי האויב הציוני, שאין לו זכות קיום, ויש לפעול כדי להשמיד אותו בכל עת ובכל מחיר. עלינו להבין שהמלחמה בטרור לא יכולה להסתפק רק באמצעים צבאיים, באיסוף מודיעין, בטכנולוגיות מתקדמות או בפעולות צבאיות, המלחמה בטרור צריכה להתחיל קודם כול בשורש הבעיה: במערכת החינוך, אצל הילדים. המחבלים הרצחניים שחדרו למדינת ישראל ב-7 באוקטובר וביצעו פשעים נגד האנושות הם לא אחרת מילדים שנולדו בשנת 2005, שנת 2008. כבר היום ניתן לראות שהרשת מלאה באין-ספור סרטונים של ילדים קטנים בגיל גן ובית ספר, חברי הכנסת, קצת יותר שקט במליאה. תודה. שמודיעים שהם מתכוונים להיות שהידים, שמספרים מה יעשו במידה שיתמזל מזלם למצוא חייל יהודי. מסיבות הסיום בבתי הספר והגנים ממחישות את הניצחון המוחץ על חיילי צה"ל ועל מדינת ישראל. אנחנו צריכים לוודא שהנרטיב הזה לא מתפשט, אנחנו צריכים לוודא שבכל הליך חינוכי שקורה במערכת חינוך אין לנו מצב שבו ילדים מחונכים להסתה ולטרור. חינוך שעוסק בדמוניזציה ובדה-הומניזציה של יהודים מוביל אותנו אך ורק להמשך של שנאה, ולא לצמיחה. חינוך הוא הכלי החשוב ביותר שיש בידי חברה אנושית. חברה אנושית שרוצה לעצב את עצמה, להגיע לצמיחה, לשגשוג, לא יכולה לאפשר לעצמה שיהיו בתוכה תהליכים של סוציאליזציה לטרור. עלינו לעקור מהשורש תופעות פסולות במערכת החינוך המנרמלות טרור או מעודדות טרור, והכי חשוב, עלינו להרחיק ממוקדי ההשפעה החינוכיים אנשים שמסיתים לטרור וגם לא לאפשר להם להנחיל ערכים בשום סקטור שהוא. תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת שרון ניר. אני מזמין את שר החינוך יואב קיש להציג את עמדת הממשלה ביחס להצעת החוק.

מעניין אם הממשלה תתנגד או לא. אני בטוחה שהם יתמכו בזה. מה זאת אומרת, זה צו השעה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, ראשית, אני שולח מפה החלמה לכל הפצועים, חזרה של כל החטופים, ברכת ניצחון שלם על חמאס לחיילינו שנלחמים, ושיחזרו בשלום ארצה אחרי השלמת משימתם. אנחנו במלחמה, ואני חושב שהנושא של הצעות חוק פרטיות, יש פה דילמה בבית הזה.

אם נכון ואיך נכון ובאיזו תדירות, אנחנו במלחמה, אנחנו במלחמה,

במלחמה, והשאלה של הצעות חוק פרטיות,

ממשלה, אני חושב שזו שאלה שצריכה לעלות לדיון, ואני חושב שהכנסת בכלל צריכה לחשוב, היא עולה לדיון, אני יכול להגיד משהו, חבר הכנסת עודד פורר? לסגור את הכנסת,

אני חושב שזה צריך לעלות לדיון, כמו שבכלל התנהלות הכנסת בזמן לחימה צריכה להיות כנראה שונה מהתנהלות הכנסת בזמן רגיל. אני מניח שעם העיקרון יש הסכמה. יש הסכמה, והדיונים מתקיימים כל העת. אוקיי, זה מצוין. ברור לי שזה האירוע. לכן פתחתי באמירה שאנחנו לא בתקופה רגילה, ויש משמעויות. הכנסת צריכה לפעול בהתאם לתקופה. אני בטוח שככה אתם עושים, היושב-ראש. אני מניח שכמו בכל מקום יש דעות שונות ומגוונות, ותפקידך כיושב-ראש הבית הזה הוא באמת למצוא את הדרך הנכונה ולמצוא את המתווה בין כל האתגרים השונים. אני גם מבין שכרגע הנושא של הצעות חוק פרטיות הוא לא משהו שחזר למנהגו כפי שהיה בעבר, ויש פה איזשהו אירוע ביניים כזה או אחר. אני מבין גם את הנקודה. אני רק רוצה לציין עוד כמה דברים, היושב-ראש. אתה מתייחס להצעת החוק? כן, אני מתחיל. אתה גם רוצה להגיד לי מה אני אגיד?

אתה נהיית מאוד אקטיבי מאז שעליתי לדבר, חבר הכנסת פורר. אני כל כך שמח שאתה מגיע למליאה. זה לא קורה כל יום. בזכות זה שישראל ביתנו מגישה הצעת חוק פרטית הגעת לכנסת. אני מודה. אני גם אשמח להגיע למליאה תמיד. אני נמצא פה בדרך כלל יותר. הלחימה ואתגרי הלחימה במשרד החינוך מונעים ממני להגיע לכנסת כמה שהייתי רוצה. אני חושב שחשוב גם לך, חבר הכנסת פורר, שאני אעסוק בענייני משרדי ובפעילות של משרד החינוך במצב הלחימה של מדינת ישראל. הצעת החוק המוצעת לא נדונה בוועדת השרים לענייני חקיקה. על פי סעיף 66(ב) לתקנון עבודת הממשלה, הצעת חוק פרטית שתובא לדיון במליאת הכנסת בטרם קבעה לגביה ועדת השרים עמדה כנדרש, תהיה עמדת הממשלה להתנגד לה. אני רוצה לציין שגם מעבר לכך, יש כבר בימים אלה, אחרי שעברה קריאה טרומית, מקודמת לקריאה ראשונה בוועדת החינוך, הצעת חוק שיש לה עקרונות דומים, של חבר הכנסת עמית הלוי. חברת הכנסת שרון ניר, אני מניח שאת מכירה את ההצעה שבה מדובר. אנחנו בתקופה מאותגרת ועמוסה, שבה מערכת החינוך נותנת מענה לאתגרים הגדולים של הלחימה. אני חייב לומר שגם לנוכח העומס וגם מכיוון שכבר יש הצעת חוק דומה, אין צורך להתקדם במקביל בהצעת חוק זו. זה עוד מעבר לכך שאנחנו, כפי שאמרתי, גם ברמה הפרוצדורלית מחויבים להתנגד להצעה הזו. אז קודם כול, ההצעה, וברמה העניינית, ברמה העניינית, הצעת חוק פרטית, ברמה העניינית אני אומר שכבר יש הצעת חוק פרטית שעוסקת בעניינים דומים ומקודמת בוועדת החינוך. אני לא חושב שמן הראוי לייצר פה אלמנט של העתקה והצמדה וכל מיני כאלה.

מי שהגיש את ההצעה, היא תקודם. לא, זה לא נכון, שר החינוך.

אני רק רוצה לומר עוד דבר אחד, וזה לגבי ספרי הלימוד וכל מה שקשור למזרח ירושלים. אני רוצה לומר בצורה מאוד פשוטה: אנחנו לא נאפשר הסתה במזרח ירושלים, לא נאפשר ספרי לימוד עם שאלות של הרשות הפלסטינית, שמייצרת הסתה כלפי תלמידים. לא, אבל לפחות שם זה תחת שליטתי, בניגוד לג'נין ולמקומות אחרים כאלה. אז שם אני יכול להגיד לך שאני דואג שלא יהיה. בעניין הזה אין בינינו שום חילוקי דעות, והנושא מטופל תחת אחריות משרד החינוך. לכן מהסיבות שהזכרתי לעיל, אני ממליץ לחברי הכנסת להתנגד להצעת החוק הזו, שהיא גם מיותרת, גם לא עלתה לוועדת השרים לחקיקה וגם מייצרת סתם עומס בתקופה שגם ככה הכנסת והממשלה עמוסות. תודה. בושה שאתה מתנגד לחוק הזה.

תצביע איך שנוח לך. למה אתה מתנגד? אתה סותר את עצמך. שר החינוך, אפשר שאלה?

חברת הכנסת שרון, שרון, את רוצה להגיב? שהוא יתנגד לזה,

חברת הכנסת שרון יכולה להגיד את זה בעצמה. היא המציעה. בואו נשמע אותה. שלוש דקות.

יצביעו על שתי ההצעות, תתנגד. זה, של הממשלה שלך. אדוני שר החינוך, אני אשמח אם לפחות כעת תקשיב לי, כי נראה לי שאת ההצעה בכלל לא קראת, ואתה אפילו לא מבין מה התוכן ומה המיקוד שלה. אדוני שר החינוך, אולי כעת לפחות תקשיב. תודה.

ההצעה לא עסקה לא בתכנים ולא בחומרים, חשובים ככל שיהיו, ההצעה עוסקת באנשים במערכת החינוך שמסיתים לטרור, שיהיה אפשר להרחיק אותם ולפסול את המשך העסקתם במערכת החינוך. אז קודם כול, נתחיל בזה. אין הצעה דומה, ולא מדובר על תכנים. מדובר קודם כול על האנשים, אבל כנראה לאדוני שר החינוך לא אכפת מצוותי החינוך ולכן הוא ישב פה בשקט.

חבר הכנסת פורר, אתה מפריע לה. אתה מפריע לחברת סיעתך. חבר הכנסת עודד פורר, לא נהוג להפריע לחברי הסיעה. אתם יודעים, אחד מהדברים החשובים שאני לפחות סברתי שנכון שיקרו בעת הנוכחית הוא לדון בדברים לגופם, לגופו של עניין. ולגופו של עניין, ההצעה הזאת היא הכי קריטית כרגע, כי אנחנו מדברים על הסתה לטרור. ככל שאנחנו מדברים על הסתה לטרור, והסתה לטרור במערכת החינוך היא בעצם רעה חולה שאנחנו צריכים לטפל בה כדי שלא יגדלו לנו פה בני 18,

טרוריסטים,אנחנו צריכים לטפל בשורש הבעיה. עומד פה שר החינוך ומתייחס לפרוצדורות ולתהליכים ולהצעות חוק פרטיות ולעיסוקן של הממשלה, ועדת השרים וועדת הכנסת, ולא מתייחס לגופו של עניין, שחלילה וחס ברגעים האלה שאנחנו עומדים כאן מתהלך לו מסית לטרור שהוא במקרה חלק מצוותי החינוך בתוך בתי הספר או חלילה באקדמיה, מקרה שממש לא חייב להיות היפותטי, הוא יכול להיות מאוד מאוד מעשי. בסוף זה פוגע במערכת החינוך, פוגע בצוותי החינוך, והכי נורא, פוגע בילדים שמתחנכים פה חדשות לבקרים. כי אנחנו מבינים שבסוף הטרור הוא פרי של חינוך, הוא לא פרי של שום דבר אחר. מדובר באידיאולוגיה וסוציאליזציה ובפרי של חינוך, שבסופו של יום יכול לגרום לכך שאנשים יתהלכו לתוך בתים וירצחו, יאנסו, יבזזו ויעשו מעשי נבלה באזרחים חפים מפשע. אז חבל לי מאוד, אדוני שר החינוך, שלא התייחסת לגופה של ההצעה, שהייתה יכולה להקל עליך מאוד. הכי מפתיע הוא שאתם, שמתיימרים להיות ממשלה שעוסקת במיגור טרור, מתייחסים בכזאת קלות דעת להצעה מהסוג הזה, שהיא סופר-קונקרטית לצו השעה. חבל שזו דרככם. תודה רבה. נעבור להצבעה. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון, איסור תמיכה בטרור), התשפ"ג 2023, של חברת הכנסת שרון ניר וקבוצת חברי הכנסת. בבקשה, תפסו את מקומותיכם. הצבעה עכשיו. ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון, איסור תמיכה בטרור), התשפ"ג 2023, לא נתקבלה. תוצאת ההצבעה: חמישה בעד, 28 מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון, איסור תמיכה בטרור), התשפ"ג 2023, של חברת הכנסת שרון ניר וקבוצת חברי הכנסת לא התקבלה. חבר הכנסת עודד פורר, שמענו אותך מספיק. חברי הכנסת, נעבור להצעת חוק הקמת חדרי מיון קדמיים, התשפ"ג 2023. כבוד השר, זה מפריע לי. נעבור להצעת חוק הקמת חדרי מיון קדמיים, התשפ"ג 2023, של חברת הכנסת נעמה לזימי וקבוצת חברי הכנסת. אני מזמין את חברת הכנסת נעמה לזימי לנמק את ההצעה. בבקשה, עשר דקות לרשותך.

כנסת נכבדה, אם אפשר רק שיהיה פה אפשרי. חברים, חבריי חברי הכנסת, בבקשה, קצת לכבד, לא הרבה. קצת לכבד.

וואו, וואו. מישהו פה פתח חזית בתוך הקואליציה.

הצעת החוק לעיגון סוגיית חדרי המיון הקדמיים בבסיס תקציב בחקיקה, פשוט קשה לדבר בצורה הזו. חבר הכנסת שמחה רוטמן, זה מפריע. אני שמעתי בדיוק מה אתה אומר. רגע, רגע, רגע.

בבקשה.

על ההצעה הזו חתומים גם חברי קואליציה וגם חברי אופוזיציה, חתומים עליה כ-20 חברי כנסת. היא הצעה הגיונית, שבאה להסדיר מצב אבסורדי שבו אין נגישות למרכזי רפואה במרחבים שלמים, וצריך לעמוד. אקרא את דברי ההסבר של החוק לפני דבריי: חדרי מיון קדמיים, או מחלקה לרפואה דחופה, הם מהמחלקות החשובות ביותר בבתי החולים, שכן הן מספקות טיפול ראשוני מציל חיים. חדרי המיון הקדמיים חייבים לפעול 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע, ולהיות מופעלים על ידי כוח אדם מיומן ומקצועי, כל זאת כדי לספק את השירות הקריטי. אולם זמינות השירות ואיכותו אינן יעילות אם חדרי המיון נמצאים במרחק רב מהמטופל ברגע הפציעה. כיום המרחק הגדול ביותר בין חדרי מיון בישראל הוא כ-250 קילומטרים, בין חדר המיון בבית החולים סורוקה לבין חדר המיון בבית החולים יוספטל. אדם הנדרש לטיפול דחוף ביניהם, ייאלץ לנסוע יותר מ-100 קילומטרים עד לקבלת טיפול מציל חיים, שבו כידוע, כל שנייה יכולה להכריע בין חיים ומוות. הזכות לשלמות הגוף והזכות לחיים הן הזכויות הליבתיות מבין זכויות האדם, והן הזכויות הראשונות המנויות בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו. מקום המגורים של מטופל אינו צריך להשפיע כהוא זה על זמינות טיפולים רפואיים דחופים ומצילי חיים. על המדינה לספק זאת לכלל אזרחיה גם אם הם גרים במקומות דלילי אוכלוסייה, חבר הכנסת ביטן, זה מפריע.

כמו הנגב או אצבע הגליל.

מוצע בהצעת החוק הזו לקבוע הקמה של חדרי מיון נוספים בתוך שנה מיום תחילת החוק. בחדרי המיון יהיו ציוד רפואי מתאים וכן צוות רפואי מומחה מתאים. מוצע לקבוע מרחק מינימלי, זו ליבת ההצעה, מרחק מינימלי של 100 קילומטרים בין חדרי מיון, שיהיו פתוחים 24 שעות ביממה ובעלי מכשור רפואי המאפשר טיפול במקרה חירום, כך שיהיה אפשר להעביר מטופל לבית חולים באופן שאינו מסכן חיים. רגע, זה ממש, פשוט לא. תעצרו, אי-אפשר. חבריי חברי הכנסת, יש פה חברת כנסת שטוענת. היא מדברת על נושא חשוב. אתם לא חייבים לתמוך, אבל לכבד, לשמוע לפחות.

חלק ממי שפה חתומים על החוק. הרעש מפריע, ואני מבין אותה. לשם שינוי, אני מבין אותה. אתה מבין אותי לא מעט. בעצם, הסוגיה של נגישות למרכזי הרפואה, בין אם זה בין בית חולים לחדר מיון, בין חדרי מיון או בין בתי חולים, היא סוגיה שקובעת חיים ומוות. מדינה כל כך קטנה עדיין לא הסדירה את הסוגיה הזו. הדבר האולטימטיבי שיהיה זה שיהיו עוד בתי חולים, אבל בהינתן שזהו דבר ארוך טווח, גם חדר מיון קדמי מספק את היכולת להציל חיים בזמן. אנחנו מדברים על המחסור בחדרי מיון קדמיים תקופה ארוכה מאוד. אנחנו מדברים על עד כמה זה הזוי שבעצם מתקצבים אותם על ידי כספים קואליציוניים,

לא בבסיס. ולא בבסיס התקציב, וגם לא הופכים את זה למשהו שהוא כבר מוסדר ואנחנו אחריו.

בגלל שתקציבי בתי החולים, ואני בעד לבנות עוד בתי חולים, הם משהו שבאמת לוקח זמן. עד שמאשרים, אנחנו יודעים איזו סאגה זו.

המלחמה הזו עוד יותר ממחישה לנו את הסוגיה הזו, עד כמה, בין אם זה מפגיעה,

של מתקפת טילים או כל דבר אחר, אנחנו צריכים להיות ערוכים לטיפול מיידי, חירומי, מציל חיים. אלו דיני נפשות של ממש. לכן, בניית חדרי מיון באזורים חדשים תאפשר הצלת חיים וטיפול בצורה טובה יותר, ואותה הצבת מרחק מינימלי תאפשר זמינות ויעילות מרביות ותייצר סטנדרט, שאומר שאם אתה גר בפריפריה, דינך לא למות מוקדם יותר, אם אתה גר באזור קו עימות או אם אתה גר בדרום, החיים שלך לא שווים פחות, אשכרה, חיים של ממש. משרד הנגב והגליל הודיע בנובמבר כי יתקצב חדרי המיון בכ-5 מיליון שקלים. על המהלך הזה אמר יו"ר הקואליציה אופיר כץ: ישנה חשיבות מכרעת בעת הזו לתקצוב חדרי מיון קדמיים בדרום, זו הצלת חיים של ממש. אני מברך על הזכות שהייתה לי לקחת חלק במהלך החשוב הזה. אתה באמת עומד בזה, גם בכספים הקואליציוניים, ואני יודעת כמה הנושא הזה חשוב לך. אבל צריך להסדיר את זה בחוק. בקיץ האחרון הוכרז כי יוקם חדר מיון קדמי בעיר שדרות בעלות של כ-20 מיליון שקלים,

זה משהו שכבר שהוכרז. קריית שמונה זה מה שתקצבת, אם אני לא טועה. נכון, אופיר?

לדאוג לטיפול מציל חיים גם בערבה וגם ברמת הגולן, לנער בערבה, לקשישה ברמת הגולן. עלינו לעשות זאת. אני אקנח בשירו של אדם שהוא גם יקר לליבי, עמיר לב, לעמוד בתור: "לעמוד בתור זו מתנה / עורך דין אחרי מנקה, / ראשון שהיה שני. / מי שאני לא מה שאני / עדיין מחפש / את אלה שגדלו איתי. // בתור לראות סרט / בתור למקפצה, " חבר הכנסת משה סעדה, אתה יכול לדבר אבל הווליום, טיפה נמוך יותר. היא מקריאה שיר יפה מאוד.

"בתור לראות סרט / בתור למקפצה / בתור להוציא כסף לנעל חדשה // במספר 320 / החיים מתגלגלים / פתאום אני יודע / למה אני מתגעגע / לבוא ולהפתיע / פעם היו באים בלי להודיע. // בתור לראות סרט / בתור למקפצה / בתור להוציא כסף לנעל חדשה. // בלהה אליוף עמדה בתור / שלמה מאיר עמד בתור / חנה פינקר עמדה בתור / יורם חנן עמד בתור / איריס מג'אר עמדה בתור / יעקב ששון עמד בתור / פוליטיקאים לא עומדים בתור."

החוקים שאנחנו מגישים בעת הזו הם חוקים שקשורים למלחמה. הם לא חוקים שאנחנו מטרילים איתם, והם לא חוקים שאנחנו יודעים שלא יעברו והם לא חוקים שקשורים לנושאים ברומו של עולם, אלא חוקים שיש בהם יכולת לשמור על הבסיס. זו הזכות לחיים בכבוד, הזכות לחיים ושמירה על דיני נפשות. אני רוצה להגיד משהו לשר הבריאות אוריאל בוסו: אני מעריכה אותך מאוד. זו גם הזדמנות שלי להגיד לך פה במליאה שאתה תמיד זמין, והצוות שלך ואתה מטפלים בפניות לא פשוטות. גם אני זכיתי, הייתה לי הזכות לעזור לציבור ולהעביר דרכך. אני אפילו אספר פה, אם יורשה לי, גם איזו דוגמה. פנה אליי לפני כמה שבועות אדם שאשתו בצו 8. היא ילדה כמה שבועות לפני כן ובחרה להתגייס למילואים כי התפקיד שלה חשוב ומשמעותי. בנק חלב שסיפק לה חלב, הכמות נגמרה, והיא הייתה צריכה עוד חלב עבור בתה. פניתי לאוריאל בוסו, וזה דחוף, כי זה חלב אם וזה צורך מיידי, ותוך כמה שעות הם פשוט פעלו באופן רוחבי והכפילו את חלב האם לנשים במילואים כדי שהבנק יספק להם.

אפשר לעשות דברים גם בלי הצעת חוק.

אני מאמינה שאנחנו על כל הרצף: פיקוח פרלמנטרי, פניות ציבור, אני עונה להרבה פניות ציבור,

עבודה הדדית וגם הצעות חוק, כדי לעגן סוגיות תקציביות. בסוף זה עובד על כל הרצף. אני רוצה להגיד לך שאני מציינת את זה פה, כי זה בדיוק המקום הנכון, שבו אנחנו פועלים למען הציבור, פועלים מהר ופועלים נכון. אני גם חושבת שאפשר להגיע לפשרה גם בחוק הזה,

אם לא בתוך שנה מרגע החוק, נסדיר את זה בתוך שלוש שנים מרגע החוק לייצר מנגנון שיבטיח,

את הזמינות של מרכזי רפואה ואת הבטחת החיים בין הפריפריה למרכז.

תודה רבה, חברת הכנסת.

אני מזמין את שר הבריאות חבר הכנסת אוריאל בוסו להציג את עמדת הממשלה ביחס להצעת החוק.

ובעוד נושאים נוספים. כבוד שר הבריאות, אני מבקש ממך שתתייחס, חבר הכנסת איימן עודה, יש לך חברי כנסת יותר חרוצים שהיו פה לפני כן והעלו את הנושא. אני מכבד. אבל כרגע אני עונה לה, ולאחר מכן נקיים טיפה שיח. הצעת החוק שמונחת כאן לפנינו, עניינה דרישה להקמת חדרי מיון בפריסה ארצית וכך שהמרחק המקסימלי בין חדרי המיון לא יעלה על 100 קילומטר. אני חושב שאם את תשבי איתי מסודר, ואפשר להושיב אותך אפילו עם הצוות המקצועי במשרד שיפרט לך את הפעולות שנעשות להקמת חדרי מיון בפריפריה בפרט, במקומות המרוחקים, את תביני שנעשו הרבה פעולות. נמצא כאן גם שר הנגב והגליל, השר יצחק וסרלאוף. ציינתי את זה. ציינת את זה, וגם יושב-ראש הקואליציה. ביקשתי שיביאו את הרשימה שנמצאת לפנינו בהקמת חדרי מיון נוספים. ישנה בעיה קטנה, נושא כזה לא יכול לבוא בחקיקה,

יש עוד דברים שצריך לסדר במערכת הבריאות, אבל הם לא יכולים לבוא בחקיקה, בגלל הרבה מורכבויות. אני אנסה לציין טיפה. המשרד תומך בהקמת מוקדים לרפואה דחופה, ומוקדים אלה אכן קיימים בפריסה ארצית רחבה, כמו גם חדרי מיון שהם חלק מבית חולים.

המשרד פועל לקידום הקמת בתי חולים נוספים בישראל, בצפון ובדרום, שיכללו כמובן גם חדרי מיון. עמדת גורמי המקצוע במשרד הבריאות, כפי שנמסרה גם ביחס להצעת החוק להקמת חדרי מיון בקריית שמונה ובשדרות, היא כי הקמת חדרי מיון מחוץ לבית חולים לא תמיד משדרגת את היכולות הרפואיות הקיימות ואף עלולה לפעמים לסכן מטופלים, שפינוים לבית החולים יתעכב. אתמול גם ביקרתי באחד מבתי החולים, יש מדדים, נמצא לידך רופא, והוא יגיד לך מה המשמעות כשאתה בטוח שכשאתה מגיע לחדר מיון, אתה חושב שזה בית חולים, ומסתבר שאת הזמן הזה איבדת, כי היית צריך להגיע לאנשי מקצוע נוספים, זה בעיה נוספת. אני לא שולל את זה. כרגע אני אישרתי, יש חדר מיון קדמי שהוקם בנתיבות, ואפילו אישרתי שם גם מכשיר טכנולוגי של MRI. יש בשדרות, פנוי אליי מאופקים, ואני עומד בשיח עם ראש העיר. כבוד השר לא ממליץ ללכת לטרם? יש הבדל. כשבן אדם פונה לטרם, אני יודע שאם נשברה לי היד, אם אני רוצה אבחנה ראשונית, אם אני רוצה תמונה,

אבל אם אני אומר: אני מקים חדר מיון, אני חושב שזה תחליף לבית חולים, זו בעיה. מטופל שנמצא במצב רפואי מסכן חיים צריך להתפנות באופן מיידי לבית חולים שמסוגל לתת מענה מתאים למצבו. חשוב לציין כי חדר מיון אינו עומד בפני עצמו, הוא נשען על כל התשתיות הרפואיות הקיימות בבית החולים, העומדות לרשות צוות חדר המיון בהתאם לצורך הרפואי. בהיעדרם ובעבודה המנותקת מהם הטיפול הרפואי בחולה הוא בעייתי, ועלול אף להיות כאמור,

מוקדים לרפואה דחופה נותנים מענה רפואי סביר בהיבטי רפואה ראשונית ורפואה דחופה בשעות שבהן קופות חולים אינן פועלות, והמשרד תומך בהקמתם והרחבתם. אנחנו סבורים שלאור האמור, שזה נושא יותר מורכב, צריך להתנגד להצעת החוק הזו. ואני מציע שבמקום להתנגד להצעת החוק הזו נשב בשיח ונבדוק את הפריסה הקיימת, איפה המשרד כן תומך כרגע בהקמת חדרי מיון קדמיים בשיתוף עם הרשויות, לא בכל מקום שהוא יכולים. צריך לזכור שמדובר בכוח אדם שבסוף צריך לצאת מבית החולים, וישנן יחידות נוספות של בית החולים. גם בתי חולים, כששואלים אותי מה המשמעות של מרכז-על, מה המשמעות של בית חולים, בית חולים אסותא באשדוד הוא בית חולים מצוין, שנותן מענה לפינויים דחופים, ועדיין ישנן יחידות נוספות של בית החולים וצריך להטיס למרכז הארץ. אותו דבר בית חולים ברזילי, ששם יש הקמת יחידות נוספות. השר וסרלאוף, השיחות שלך עם יש עתיד מפריעות לנו. אידיליה עם יש עתיד. מפריע לך יש עתיד או השיחות שלו? זו השאלה. אדוני היושב-ראש, בעת הזו חייבת להיות אידיליה בין כלל חלקי הבית, והיא נדרשת לכך, וביחד ננצח. לכן, יושב-ראש הקואליציה, הזכרתי לפני כן גם כן את הפעולות שלך בנושא הזה הן בקריית שמונה,

באופקים. הזכרתי את השר וסרלאוף ומה שנעשה. ולכן אמרתי, ללא ספק מדובר במשהו. הזכרת גם את שר האוצר שלקח לו את הכסף? לא, שום כסף לא הגיע. בסוף צריך ליישם את זה, סוף 2023. אם כבר אני נמצא כאן על הדוכן, עוד משהו אחד קטן, אדוני היושב-ראש. היום גם תוצג תוכנית המיטות של משרד הבריאות, שאושרה. אני רוצה לשבח כאן את יושב-ראש תנועת ש"ס הרב אריה דרעי, שבהסכמים קואליציוניים במשרד הבריאות הוא הציג תוכנית שאפתנית להגדלת מספר המיטות ולהצמדה שלנו למדינות נוספות בעולם במחלקות כלליות,

הודות לפעילות שלו חתמתי על תוכנית מיטות נרחבת מאוד, שתוצג היום. מספרן והפריסה שלהן יוצגו היום בצוהריים.

תוכנית גדולה מאוד, בעלויות של מאות מיליונים, ומעבר לכך, זו בשורה אמיתית לרפואה בכלל ולפריפריה בפרט, כי הדגש שניתן בחלוקת המיטות היה על חלוקה לפריפריה.

ולכן אני רוצה להודות לשר החברתי, ששם דגש בהסכמים הקואליציוניים,

ולצוות המקצועי במשרד הבריאות,

שעשה עבודה של חודשים רבים בשביל להגיע לתוכנית נכונה ומאוזנת. אני שומע שמציעת החוק, על פי הסכמתה, תעלה כאן ותציג את זה, תמיר את זה להצעה לסדר-היום. אין לי שום התנגדות. כדאי שהנושא הזה יידון בוועדת הבריאות ויישמע, והפריסה תגיע לשם ביחד עם אנשי המקצוע.

תדע שזה בזכותך, אנחנו סומכים עליך. חבריי חברי הכנסת, יוזמת ההצעה חברת הכנסת נעמה לזימי ביקשה שהחוק יעבור להצעה לסדר-היום בוועדת הבריאות. לכן לא נצביע על החוק, נצביע, זו דוגמה מצוינת לחשיבות חידוש מערך חקיקה פרטי, כי לא הכול צריך, תודה רבה,

רק אל תקטע אותי.

לכן נצביע על העברת הנושא כהצעה לסדר-היום בוועדת הבריאות. חברים,

ההצעה להפוך את הצעת חוק הקמת חדרי מיון קדמיים, התשפ"ג 2023, להצעה לסדר-היום ולהעביר את הנושא לוועדת הבריאות נתקבלה. תוצאות ההצבעה: 33 בעד, אין מתנגדים. לכן אני קובע שהצעת חוק הקמת חדרי מיון קדמיים תעבור לדיון בוועדת הבריאות. תודה רבה. אני מתקן, ההצעה לסדר-היום בנושא חדרי מיון קדמיים. חברי הכנסת, נעבור לנושא הבא על סדר-היום, הצעות דחופות לסדר-היום. ההצעה הראשונה היא בנושא: שינויים דרמטיים בכוחות הרבש"צים ורידוד כוחות כיתות הכוננות ביישובים ברחבי הארץ. את ההצעה הגישו חברי הכנסת צביקה פוגל, אריאל קלנר, משה סולומון, סימון מושיאשוילי, עידן רול, גלעד קריב ואליהו ברוכי. ראשון המנמקים, חבר הכנסת צביקה פוגל, בבקשה. שלוש דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, נציגי צה"ל הודיעו לאחרונה לוועדים המקומיים בעמק הירדן ובעמק המעיינות כי מערך ההגנה היישובי צפוי לעבור שינוי מקיף, ובמקום הרבש"צים המקומיים, שיפוטרו, תהיה הגנה יישובית/אזורית מדוללת יותר. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, כל היישובים משדמות מחולה ועד משולש הגבולות בצמח, כ-100 קילומטרים הנמצאים ממערב לכביש 90, הולכים להיות מופקרים. אדוני היושב-ראש, כאילו כדי להכעיס, ומתוך רצון או חוסר רצון להפנים את מאורעות אסון שמחת תורה, מתוך התעלמות מוחלטת מאומץ ליבם ויעילותם של הרבש"צים וכיתות הכוננות, שהיו הראשונים לתת את המענה בשטח, ולעיתים היחידים שהצילו את חייהם של רבים, מנעו הגעת החמאס לעומק שטח מדינת ישראל, למרות כל אלה מתכוון משרד הביטחון לשלול מהמועצות האזוריות את יכולתן להגן על עצמן. יתר על כן, אדוני היושב-ראש וחבריי חברי הכנסת, דווקא בשעה הזו של מלחמה, כשלא ברור מה גבולות הזמן ומי עוד עלול להצטרף אליה, כשהגבול המזרחי שלנו רותח מהברחות נשק, דווקא בעת הזאת מצא משרד הביטחון מה לקצץ. לא זו אף זו, בעת הזו בוועדות השונות בכנסת מתנהלים דיונים רבים לגיבוש הצעה להיערכות מחודשת ולחקיקה בנושא הזה מתוך הסתכלות מקצועית ומבצעית על מתן מענה אזרחי למקומות שבהם משרד הביטחון לא יכול לתת מענה. קו הגבול, אדוני היושב-ראש, למדנו כבר מזמן, ייקבע על ידי המחרשה האזרחית ולא על ידי הש"ג הצבאי. לדעתנו אין זה הזמן והמקום לבצע מהלכים חד-צדדיים אלו. אנחנו, חבר הכנסת מיכאל ביטון יחד איתי, שיזמנו את ההצעה לסדר-היום עם חברי כנסת נוספים, דורשים לשמוע אם אכן כך הם פני הדברים, וככל שאכן הם כך,

חברי הכנסת, דורשים לעצור את המהלך חסר האחריות הזה בעודו באיבו, ולפני שמישהו עוד עלול להעתיק את התקלה הזו גם לגזרות אחרות. ביטחוננו כולנו מונח על השולחן. תודה, אדוני. תודה רבה לחבר הכנסת צביקה פוגל. עכשיו חבר הכנסת סימון מושיאשוילי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מכובדיי כולם, אנשים יקרים ואמיצים אלה, הרבש"צים, היו הקו הראשון, הם נלחמו ראשונים בתוך היישובים מול מאות, והתברר אחרי זה שגם אלפי מחבלים, במשך שעות רבות לפני שהצבא וכוחות הביטחון הגיעו והצילו את היישובים. לצערנו, הרבה מהם גם שילמו בחייהם. האנשים הגיבורים האלה חירפו את נפשם עם מעט הנשק שהיה להם מול המחבלים שונאי האדם שנתקלו בהם. חלקם בידיים חשופות לגמרי, ללא כל נשק, והכול כדי להגן עלינו באומץ והקרבה שראויים לכל שבח והערכה. סיפורי הגבורה העל-אנושיים אינם נגמרים. עלינו לזכור אותם יום-יום, שעה-שעה. היות שהם העוגן הביטחוני והפיזי של התושבים, חייהם, רכושם וסביבת התושבים, חובה על משרד הביטחון להימנע מהטעות האיומה כלפי כוחות הרבש"צים וכיתות הכוננות, מה שראינו טרם יום 7 באוקטובר. מחובתנו לתמוך בהם ולהעניק את הנחוץ להם לצורך ההגנה על היישובים, ודאי שלא לפטר רבש"צים הנושאים באחריות ביטחונית ולצמצם כוחות בכיתות הכוננות. עלינו ללמוד מהמחדל הנורא, שלא מעט נפגעו ממנו. אני מבקש וקורא למשרד הביטחון לא לאפשר לדברים כאלה לקרות, אלא לתמוך בהם ולאפשר להם לשמור עלינו ועל המדינה כולה. אנחנו חייבים, פשוט חייבים להעניק להם את מה שהם נדרשים לו, ולא לטובתם בלבד, אלא לטובת כל הסביבה שהם תומכים בה.

תודה רבה. חבר הכנסת משה סולומון, אינו נוכח. חבר הכנסת עידן רול. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, אני מודה,

לא חשבתי שננהל פה דיון יותר במליאה על נחיצותם של הרבש"צים או על הצורך הכל-כך מובן מאליו לחזק אותם ולחמש אותם. זה מרגיש לי כמו דיון של 6 באוקטובר, לא דיון הגיוני לנהל בימים אלה. באמת שניסיתי, ביררתי, שלחתי מכתב לשר הביטחון מתוך תקווה שאין שום סיכוי שבימים אלה של לחימה עזה וריבוי חזיתות יש עדיין מי שחושב שהרבש"צים האמיצים, שמכירים את השטח כל כך טוב, ושהצילו נפשות רבות באותו טבח ארור ב-7 באוקטובר, הם כוח שעלינו לטפח, לחמש, להוקיר ולחזק. אני מקווה שכשנקבל עכשיו את התשובה, נשמע שלדברים אין שום שחר, שנשמע שמשרד הביטחון ממשיך להרחיב את הקשר שלו איתם, לאמץ אותם אליו בצורה חוקית ומתוקצבת, ולחזק אותם בכל הגזרות של ישראל. כחלק מזה אני רוצה לומר שלכולנו בבית הזה ברור שתפיסת הביטחון של מדינת ישראל חייבת להשתנות אחרי 7 באוקטובר. קווי הגנה חדשים חייבים להיפרס, החיילים יצטרכו להיות בכל הגבולות, כוח שנמצא שם כקו ראשון להגן על אזרחי ישראל. נצטרך להסתמך על יוזמה התקפית בכל מקום של הפרת הריבונות שלנו או חדירה לגבול. ונצטרך כמובן גם לחזק את כיתות הכוננות ואת הרבש"צים. הם לא צריכים להיות קו ראשון, זה תפקידו של צה"ל, אבל הם כן כוח מאוד חשוב במארג הביטחוני הזה, שאמור לספק לנו ולאזרחים שלנו תחושת ביטחון, וביטחון אמיתי, כשלפנינו שנים מאוד מאוד מורכבות ברמה הביטחונית בכל הארץ. אני מקווה שזה ברור לכולם. ולכן, כחלק מהתפיסה הזו של יד חזקה יותר, תקיפה יותר וברורה יותר, והבנה שכל אחד שמיידה אבן יכול אחרי זה גם לעשות דבר חמור יותר, לצד ההבנה שאין תחליף, לא גדר ולא טכנולוגיה, אין תחליף לחיילים שנמצאים על הגבול ושומרים עלינו, אנחנו מבינים שיש חובה והכרח לוודא שיש כיתות כוננות מוכשרות לכך עם תוכניות פעולה ועם נשק מתאים ואמצעי הגנה מתאימים בכל הארץ, לבטח בגבולות, לבטח בגבול המזרחי שלנו, שאנחנו יודעים שממש בוער בימים אלה. הרבש"צים האלה, שאנחנו צריכים להתנצל בפניהם על שנים שבהן הם נאלצו להילחם על הזכות הבסיסית לקבל איזשהו תקציב בסיסי ויחס על הגבורה ועל העוצמה שלהם,

צריכים להיות חלק חשוב מהמארג הזה, אבל רק חלק,

התפקיד הוא של כוחות הביטחון. תודה רבה.

חבר הכנסת אריאל קלנר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי, כל המציל נפש אחת בישראל כאילו הציל עולם מלא, וזה בדיוק הנושא שאנחנו מדברים עליו היום. בין סיפורי הטרגדיה והשכול של שמחת תורה, של האסון שהיה, בולטים גם סיפורי הגבורה והעוז. כזה הוא למשל סיפורה של כיתת הכוננות של קיבוץ ארז: באותו בוקר שחור של שמחת תורה, 7 באוקטובר, לא פחות מ-20 מחבלים התקדמו לכיוון שער הכניסה לקיבוץ ארז במטרה לטבוח את כל חברי הקיבוץ. חברי כיתת הכוננות של הקיבוץ התמקמו באנדרטה לזכרם של לוחמי הפלמ"ח ומשם ניהלו קרב גבורה במשך שעתיים שלמות. "נלחמנו כמו אריות", שחזר בן סדן, חבר כיתת הכוננות ולשעבר הרבש"ץ של הקיבוץ. בקרב נפל אמיר נעים, חבר כיתת הכוננות, השם ייקום דמו, בתוך שאר הנופלים במערכה כבדה. סיפורה של כיתת הכוננות של קיבוץ ארז מצטרף לסיפורן של כיתות הכוננות ביישובים פרי גן, כרם שלום ועוד. הן גילו תושייה, ערנות ואומץ, נלחמו עם המחבלים, המרצחים, והצילו בכוחות עצמן, כיתות הכוננות, אזרחים רבים. שוב, כיתות הכוננות מצילות חיים. אני פועל בעניין הזה ביישובים רבים מאז פתיחת המלחמה, וכל זאת יחד עם חבריי, וביניהם גם מציע ההצעה,

המטרה היא אחת: הצלת נפשות. יש להסדיר את כיתות הכוננות. יש לטפח אותן. יש לקדם אותן. אנחנו מחויבים לכיתות הכוננות, ולהסדיר את העניין באופן מוחלט. כעת יש שתי בעיות שחשוב להציף כדי לסייע לפעילותן הברוכה של כיתות הכוננות.

בתקופה האחרונה מקבלים תושבים בעמק הירדן ובעמק המעיינות דיווחים סותרים באשר לרידוד כוחות ופיטורי רבש"צים. האם המחבלים שחלילה יחצו את הירדן והירמוך יעשו פרסה בכביש 90? איך יכול להיות שבשעת חירום זו מרדדים כוחות מערבית לכביש 90, 700 מטר מהגדר? זהו אבסורד מוחלט. יש להסיר את הגזרה הזו מיידית מסדר-היום. אם למדנו משהו מאירועי 7 באוקטובר, הרי שזה בדיוק השיעור ההפוך, עלינו לתגבר את כיתות הכוננות, להקים מהן כמה שיותר ולדאוג שיהיו מאוישות 24/7. השנייה היא לשים סוף לסרבול בתחום האחריות על כיתות הכוננות. יש מקומות שבהם הכיתות תחת המשטרה, יש מקומות שתחת הצבא, הרבש"צים בכלל עובדים במועצות המקומיות והאזוריות. יש לעשות בעניין הזה סדר ולהכפיף לגורם אחד. יש לתת לרבש"צים את המעמד הראוי למי שעומדים בראש מערך הגנה היישובי.

אנו נמצאים בימי לחימה מהקשים ביותר שידעה המדינה אי פעם. על המדינה לסייע לכל גורם שיכול, תודה רבה. תן לי רק לסיים שני משפטים. שיכול לעזור לשמור על ביטחון אזרחיה. וכיתות הכוננות, כפי שראינו במלחמה הזו ממש, הן חוד החנית בשמירה על הביטחון. צריך לסייע ולא להקשות. אני שואל רק דבר אחרון. משרד הביטחון קיבל את המלצות הוועדה שבחנה את נושא הרבש"צים וכיתות הכוננות. איך אפשר להחליט בנושא הזה בלי לשמוע את הרבש"צים עצמם? איך אפשר שלא להציג את מסקנות הוועדה לרבש"צים ולמנהלי היישובים? למה הם צריכים לשמוע דבר כזה מהתקשורת? השקעתי המון בהבנת הנושא, ועמדתי האישית היא בכלל שהנושא הזה צריך להיות מוסדר תחת מג"ב,

אבל המינימום הוא לדון בנושא הזה בצורה רצינית בוועדות הכנסת.

ואני רק מודה, תודה לכל חברי הכנסת שהצטרפו להצעה הדחופה הזאת לסדר-היום, ואני קורא לכולם להצביע בעד ההצעה ולדון בנושא הזה בכובד ראש.

חבר הכנסת גלעד קריב, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, גברתי השרה, לא אחזור על דברי שותפיי להצעה החשובה הזאת. הדברים העקרוניים מיוסדים על שתי אמיתות כואבות, האחת היא שההגנה על היישובים היא חלק אסטרטגי ממערך ההגנה על אזרחי ואזרחיות מדינת ישראל, האמת השנייה הכואבת: שהמערך הזה לא היה ערוך להתמודד עם האסון בשמחת תורה, למרות שצריך לומר ולהזכיר זאת שבזכות אותם רבש"צים וכיתות כוננות נמנע אסון גדול בהרבה. אני מבקש להיות מאוד תכליתי, אציין שנמצא כאן ביציע איתי, שהוא יושב-ראש ארגון הרבש"צים, אדם שמעבר למעורבות שלו בהגנת היישוב שלו באמת משקיע ימים ולילות בהבאת הסוגיה הזאת לתשומת ליבנו. תודה לך ולכל הרבש"צים החברים בארגון. אני מבקש להיות מאוד תכליתי. בימים אלו ממש, בעיצומה של המלחמה, מתבצעים תהליכים לשינוי דפוס ההגנה היישובית ב-17 יישובים שסמוכים לקווי גבול שונים. במסגרת המהלך הזה, עכשיו, אחרי כל מה שקרה ולמדנו, ב-17 יישובים מעבירים את האחריות מצה"ל למשטרת ישראל באופן שבעצם לוקח או פוגע גם בתקני הרבש"צים וגם במוכנות המבצעית של כיתות הכוננות, מכיוון שישנם, איך הייתי אומר, שני סוגים של כיתות כוננות, כולנו יודעים, אלו שבאחריות הצבא ואלו שבאחריות המשטרה והמשרד לביטחון לאומי. האם עכשיו, תוך כדי לחימה, כשעוד לא עלה בידנו להסיק את המסקנות מכל מה שקרה ב-7 באוקטובר בהקשר של כיתות הכוננות והרבש"צים, עכשיו באפיקים,

דגניה, שסמוכים לגבול עם ירדן ועם סוריה מספר קילומטרים בודדים, עכשיו, אחרי שלפני כמה ימים התפרסמה בתקשורת התרעה על התארגנות במשולש הגבולות, שהוא ממש מרחק יריקה מהיישובים האלה, התארגנות של מליציות פרו-איראניות, עכשיו משחקים עם תקני הרבש"צים? עכשיו משחקים עם הציוד המבצעי שיש לכיתות הכוננות? עכשיו ראש המועצה בעמק הירדן צריך לוודא שבמעבר הזה מצה"ל למשרד לביטחון לאומי לא נופל המקל בהעברת האחריות? זה הזמן לשנות את מעמד הרבש"ץ בבית הגדי, שסמוך באמת קילומטרים אחדים לגבול הרצועה? השתגענו? ועל זה אני אוסיף עוד דבר אחד שבאמת אני אומר אותו בזהירות, כי אולי,

אולי אני לא הבנתי נכון.

בזה אסיים. אנחנו העלינו את הסוגיה הזאת בוועדת חוץ וביטחון, ולנו נאמר על ידי נציגי צה"ל, זה נאמר לי אישית, אני עוד אבדוק את זה, אבל נאמר לי אישית שלא ייעשה כל שינוי בתקופה הזו במעמד הרבש"צים ביישובים האלה, במעמד כיתות הכוננות. אז אני שואל את עצמי: אני לא מבין, אנחנו יושבים בוועדת חוץ וביטחון, מעלים את הסוגיה, מקבלים תשובות, ואז מגלים מארגון הרבש"צים ומיושבי-ראש המועצות האזוריות שהתהליכים נמשכים? אין נחוצה מההצעה הזו. תודה רבה. אין נחוץ מדיון, ואני מציע, כדרך אגב, אדוני יושב-ראש הוועדה, שיהיה דיון משותף. אי-אפשר לעשות את זה פורמלית, אבל אחרי שתיקבע הוועדה, דבר בבקשה עם חבר הכנסת אדלשטיין, עשו דיון משותף בנושא הזה.

ואני פונה פה לשני השרים: אנא, עזרתכם. בזמן מלחמה לא עושים שום שינוי בכיתות הכוננות.

חבר הכנסת אליהו ברוכי, אינו נוכח. אז אני מבין שההצעה תעלה להצבעה על דיון בוועדה.

עמדת השרה. זה כל כך חשוב שכבר רציתי את ההצבעה. עמדת השרה גמליאל בשם שר הביטחון. כל מילה בהקשר הזה, גלעד. גלעד, נדיר שאני אומר לך, אבל אתה צודק. אל תתרגל. הוא גם העלה את זה בחוץ וביטחון כל הזמן, עכשיו עוד

קיבלנו תשובות מצה"ל. לא יעלה על הדעת, יש לנו אחריות לציבור בישראל. חברת הכנסת טלי גוטליב. אדוני היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת, ראשית אני רוצה לברך את חברי פוגל ואת כל חברי הכנסת שהעלו את הנושא הכל-כך חשוב והמהותי הזה כאן לדיון, ואין ספק שזה גם ימשיך לדיון בוועדה על מנת להציף את הנושא. אני באופן אישי נפגשתי גם עם איתי, ודיברתי על כך רבות עם פוגל. בהקשר הזה יש חשיבות עליונה להבין את המשמעויות של העלאת הביטחון שאנחנו מדברים עליו והביטחון האישי של אזרחי מדינת ישראל. כיתות הכוננות הן היום המקום המרכזי בכל רחבי הארץ על מנת לתת את המענה. על כן, אני כרגע אשיב בשם שר הביטחון את התשובה שלו בעניין. אז ראשית הוא טוען שבשום שלב הם לא החליטו במשרד הביטחון על פיטורי רבש"צים אלא להפך, וזה כבר מבורך. כנראה לגבי הדרך, חבר הכנסת גלעד, אתה שומע?

הם טוענים שבהתאם לחוק השמירה, הרבש"צים היום הינם עובדים של הרשויות המקומיות, הם אינם מועסקים על ידי משרד הביטחון. משרד הביטחון הוא האחראי למימון מרכיבי ביטחון ביישובים, ומשכך הוא משתתף גם במימון של הרבש"צים. על אף,

תשמע את כל התשובה שלו ואז תוכל להגיב, אבל אני ממליצה שתדונו על זה יותר בהמשך בוועדה, ותרדו לכל הפרטים ושייתנו לכם את המענה באופן מקצועי. אז כך, אף שעמק הירדן ועמק המעיינות הינם שטחים בפיקוד המשטרה, במשך שנים רבות ישנם רבש"צים הפועלים באזורים אלו ובהשתתפות של מערכת הביטחון למול הרשויות. משרד הביטחון לא פנה, לטענתו, על מנת לבטל את התקנים או להפסיק את העסקתם על ידי הרשויות באותם שטחים, ואף נעשה מאמץ מצידם להגדיל את מספר הרבש"צים בעמק הירדן. זו טענה שבאמת ברגע שהיא ניתנת אז שווה גם ליישם אותה ולוודא שהיא אכן קורית. עם כניסתו של השר לתפקידו הוא הנחה לקדם עבודת מטה לבחינת תנאי הרבש"ץ ומעמדו. עם פרוץ המלחמה עודכנה העבודה, ובימים אלה הוא אימץ את המלצותיה. לאחר שנבחנו כמה חלופות, המליץ הצוות שדן בנושא על שדרוג של מעמד הרבש"צים ועל העסקתם כאזרחים עובדי צה"ל. לפי ההמלצה, במסגרת מעמדם כאזרחים עובדי צה"ל, הרבש"צים יעברו הכשרות בצה"ל, הם יידרשו לעמוד במדדי כשירות מבצעית, הם יקבלו ציוד לחימה ומיגון אישי מלא ויעסקו 24/7 בהגנת היישוב. שדרוג מעמד הרבש"צים הינו אחד מן הצעדים שמקדמים משרד הביטחון וצה"ל לחיזוק ההגנה בגבולות, ובכלל לחיזוק מרכיבי ההגנה ביישובים, כשירות כיתות הכוננות וציודם. בימים אלה מקודמת עבודת המטה מול משרדי הממשלה הרלוונטיים, המועצות האזוריות, הרבש"צים וארגון עובדי צה"ל. אני באמת מקבלת את הדרישה כן לקיים על זה את דיון העומק בוועדה, ואז התמונה תתבהר באופן מלא.

האם מי ממציעי הצעה רוצה להגיב על תשובת השר? תגובה קצרה. הנימוק, אבל קצר, דקה. גלעד, מהצד,

אדוני היושב-ראש, התשובה שהושמעה מפי השרה בשם שר הביטחון היא התשובה שאנחנו קיבלנו בוועדה, שלא מתבצע שום שינוי במעמד הרבש"צים באותם יישובים. אבל מה לעשות שראשי המועצות האזוריות וארגון הרבש"צים מעידים שבשטח ישנה מציאות אחרת. אז יש פה איזשהו נתק שלא מכבד,

את הבית הזה, שמבקש תשובות ומפעיל את תפקידו, אבל בעיקר לא מכבד את האנשים שמ-7 באוקטובר באמת נמצאים בחזית. כרגע עמק המעיינות, שעוד פעם, הוא קילומטרים ספורים גם מג'נין וגם מגבול ירדן, בוודאי עמק הירדן, הקיבוצים שאני הזכרתי, לא ייתכן שאנחנו נקבל כאן רצף של תשובות שהמציאות מעידה לגביהן שהן לא מדויקות.

אני בטוח שכל מי שנמצא כאן בבית יצביע בעד אישור ההצעה, ונעשה בירור מיטבי ונוקב של העניין. תודה רבה. גם חבר הכנסת פוגל רוצה להגיב.

אני אעשה את זה קצר, אדוני היושב-ראש. הנושא הוא הרבה יותר עמוק רק משתי המועצות האזוריות שעליהן מדובר, הנושא מכיל באמת מארג שלם של הסתכלות על כל המערך הזה. ולכן אני מציע שיתקיים דיון אצלי בוועדה, בשותפות עם מיכאל ביטון, שהוא יושב-ראש תת-ועדה בוועדת החוץ והביטחון, וננסה להגיע לאיזשהו מענה, לאיזשהו פתרון, לאיזשהו תהליך שיספק הגנה הרבה יותר טובה לאזרחי מדינת ישראל. תודה רבה. אז כפי שהציע המציע חבר הכנסת צביקה פוגל, אני מעלה להצבעה, לא,

אני מבקש, הרבש"צים וכיתות הכוננות של הרבש"צים הם באחריות משרד הביטחון. אני מודה לחברי חבר הכנסת פוגל, ואני מציע שפורמלית ייקבע שהדיון יהיה בוועדת החוץ והביטחון, כי הם אחראים לרבש"צים, אבל עם אמירה של כל המציעים יחד היא שאנחנו מבקשים שזה ייעשה בדיון משותף, שנציע שתי ועדות, חבר הכנסת גלעד, ההצעה היא שנצביע לוועדה של צביקה, והוא יזמין דיון משותף ביחד. הדיאלוג מול מערכת הביטחון צריך להיות ועחו"ב. רגע, גלעד, הדיון בוועדת החוץ והביטחון חשוב, כי לנו אמרו תשובות, בסדר, אז הציע חבר הכנסת פוגל שזה יהיה בשיתוף. חבר הכנסת סימון, הדיון תם. נעלה להצבעה, על דיון בוועדה לביטחון לאומי. הצבעה עכשיו, חברים.

להלן התוצאות: 13 בעד, אין מתנגדים. אז אני קובע שההצעה תעלה לדיון בוועדה לביטחון לאומי. לפרוטוקול, חבר כנסת קלנר הצביע בטעות בעמדה של חברת הכנסת חוה אתי עטייה, והוא מצביע בעד. נעבור לנושא הבא, ההצעה הדחופה הבאה בנושא: משפחות חיילים שנפצעו במלחמה בעזה אינן מקבלות סיוע כספי מהמדינה. את ההצעה הגישו חברי הכנסת אברהם בצלאל,

דבי ביטון, נעמה לזימי,

צגה מלקו ומיכל מרים וולדיגר. ראשון המנמקים, מציע ההצעה, חבר הכנסת אברהם בצלאל,

שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, שר החינוך, השרה גמליאל, חבריי חברי הכנסת, בחודשים האחרונים מדינת ישראל נמצאת במלחמה. המלחמה הזאת נכפתה עלינו על ידי אויב אכזר, וכעת נמצאים מאות אלפי חיילים בחזית. החיילים הללו מחרפים נפש בתנאים לא פשוטים כדי שנוכל כולנו להמשיך לחיות כיהודים בארץ ישראל. מדי בוקר נקרע הלב של כולנו עם המילים "הותר לפרסום", עם פרסום שמות החללים אשר נוספים לרשימה ארוכה של קדושים שמסרו נפש למען המולדת. אך הכאב, ידידיי, אינו נעצר כאן. ישנם מדי יום חיילים אשר נפצעים ברמה כזאת או אחרת בקרבות הקשים הללו. חיילים אלו נדרשים לטיפול ושיקום, לעיתים ארוכים מאוד, כאשר בני המשפחה שלהם מטפלים בהם וסועדים אותם תוך עצירה, לפעמים מוחלטת, של החיים שלהם. אין אפשרות להמשיך לעבוד כרגיל וכמובן אין אפשרות להתקיים כלכלית. נכון להיום המדינה,

איננה נוטלת חלק בסיוע הזה. האבסורד היותר-גדול, שאין פה איזה יותר עלות תקציבית. המדינה לא צריכה להוסיף שקל אחד כדי לתקן את העוול הזה, כי כאשר אותו חייל ישתחרר מצה"ל הוא יקבל את הכול רטרואקטיבית. רק שבעצם הם צריכים לשרוד את התקופה הזאת עד שהם יקבלו את הכסף. כל מה שצריך כרגע, זה פשוט לתקן פקודה שלמעשה תיתן להם את אותן זכויות מבלי שהם השתחררו מצה"ל. ביקרתי חיילים פצועים בבתי חולים, דיברתי איתם, עם ההורים שלהם, עם המשפחות שלהם. הכאב שהם מבטאים על הדרישה להשתחרר מהצבא הוא בלתי נתפס. הם נלחמו למען המדינה, הם נפצעו שם כשהם נלחמו למען המדינה שלנו, עם האש בעיניים ותחושת השליחות הגדולה שהם נמצאים בה. הם בסך הכול רוצים להמשיך ולחזור להילחם בפלוגה שלהם ביחד עם החברים שלהם. מעל במה מכובדת זו במשך שנים זעקו על עוולות רבות ושונות, אבל עוולה כזאת עוד לא הייתה זמן רב. אין נכון וצודק יותר מלסייע כלכלית לאותן משפחות. השרה גמליאל, חבל לי ששר הביטחון לא נמצא פה, אבל אני מאוד מקווה שהוא שלח איתך איזה בשורה בעניין הזה, כמו אתמול כשהגיעה בשורה חשובה למשרתי המילואים ביחד עם שר האוצר. אני מאוד מקווה ששר הביטחון, שנבצר ממנו להגיע לפה שלח איתך איזו בשורה למען משרתי הסדיר, שזה מגיע להם בזכות ולא בחסד.

חבר הכנסת עודד פורר, אינו נוכח. חברת הכנסת דבי ביטון, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כבוד השרה, כנסת נכבדה, כבוד היושב-ראש, ברשותך אני אפתח בתנחומיי למשפחות על האובדן של היקר להם מכול ובתפילה להשבת החטופים והחטופות במהרה למדינתנו. אדוני היושב-ראש, הדיון הדחוף שאנו מעלים היום הוא בנושא קריטי בנוגע לפצועי צה"ל. כיום צה"ל אינו מסייע כלכלית למשפחות של חיילי סדיר, חיילים וחיילות כמובן. זה לא חלק מהפקודה. בעניין הזה הפקודה שותקת. זהו עוול כלכלי, ולא פחות מכך, עוול מוסרי. כשמשפחות שולחות את יקיריהן לשדה הקרב הן עושות זאת בחשש מובן מצד אחד, אבל גם מתוך אהבת המדינה והכרה שצריך להציל אותה מצד שני. אנחנו מאמינים שההקרבה שלנו, האזרחים, תזכה להכרה ראויה על ידי המדינה, כפי שצריך, כפי שחייב להיות כשמדובר בהורים של חיילינו שנפצעו, ופשוט עוזבים הכול. והינה, שוב, בצער רב, המדינה מתגלה ככזאת שיודעת לקחת ביד רחבה, אבל כשצריך לתת, שהיא תחזיר, היא עושה זאת ביד קפוצה. ההתנהלות הזאת מביישת את המדינה. מאות חיילים וחיילות שנפצעו במלחמה בעזה אינם זכאים לפיצויים ממשרד הביטחון עבור הוריהם, אשר נושאים בנטל הטיפול בהם. משפחות הפצועים, שחלקם צפויים לתהליך שיקום ארוך, נאלצות להתמודד עם קשיים כלכליים לצד המאבק שלהן לטיפול בילד או בילדה. צה"ל לא עיגן בפקודה סיוע כספי למשפחות חיילים וחיילות מאושפזים, ולכן משפחות הפצועים אינן זכאיות לפיצויים. כך, בנוסף להתמודדות עם הפציעה של הילד או הילדה, הדבר גורם להם גם לקשיים כלכליים, שכן הם נאלצים לעזוב את עבודתם כדי לטפל, ולעיתים להעתיק את מגוריהם סמוך לבית החולים. יותר מ-1,600 חיילים נפצעו עד כה במלחמה, בהם 300 באורח קשה, ומשפחות הפצועים נותרו ללא מענה מצד המדינה. זה בטוח?

אלה נתונים אחרונים שהיו לנו.

לגבי ההורים, אנחנו מדברים על המשפחות. נשמע את השרה עוד מעט, את תשובת השרה. תכף השרה תשלים, אבל זו ההצעה לסדר-היום. זאת באמת נקודה חשובה מה שאת אומרת. אדוני היושב-ראש, אני רוצה לפנות מכאן לשר הביטחון, אני בטוחה שהוא יודע בדיוק על מה אני מדברת. אני יודעת בדיוק איזה עומס נופל על המשפחות. אנו שומעים את החיילים ואת כאבם. כל מה שהם רוצים, אני קוראת מכאן לשר הביטחון לעשות צדק עם הפצועים, שהקריבו את בריאותם למען המדינה.

חברת הכנסת נעמה לזימי, בבקשה, שלוש דקות לרשותך. תודה, כבוד היו"ר. זו הצעה לסדר-היום מאוד מאוד חשובה, ואני חושבת שהיה נכון לדון בה אפילו לפני כן, אז טוב שהיא מתקיימת עכשיו, ונוכל אולי לעשות מעט תיקון,

בנושא החשוב הזה.

הסיפור של פצועים מדובר פחות בגלל האבדות הקשות מאוד מאוד בעת הזאת. החל משבת 7 באוקטובר, הטבח הנורא, החטופים וההרוגים.

אם יש צמד מילים שקשה לנו לשמוע אותו יום-יום זה "הותר לפרסום". ויש גם פצועים. הפצועים הללו הם הבנים שלנו, הם הלוחמים שלנו, הם הגיבורים שלנו, ועלינו לעטוף ככל יכולתנו גם את המשפחות שלהם, את בנות הזוג, את מי שמטפלים בהם ועזבו את כל חייהם עבור טיפול והשקעה ביקיריהם שנמצאים בבתי חולים. לא פעם אותן משפחות נאלצות להפסיק עבודה. אני רוצה להגיד לך, כבוד

שבחקיקה, בחוק הגנה מפני פיטורים, ניסיתי כמה פעמים להכניס את הסעיף הזה, להגן מפני פיטורים על משפחות פצועים מקרבה ראשונה, אפילו לתקופה קצובה, זאת אומרת חודשיים מהפציעה או משהו כזה, כדי לתת למשפחה את היכולת להתארגן, לנשום ולא לדאוג לפרנסה בנוסף לכול. לא פשוט. לא הצלחנו, אבל הדיון הזה חשוב. ואולי אפילו נעשה תיקון בחוק, בגלל שצריך להבין שזאת האחריות שלנו, האחריות הלאומית שלנו. המעטפת הסוציאלית החסרה היא משהו שאנחנו צריכים לדעת איך לעמוד עליו. תקופה של מלחמה היא תקופה שמגלמת בתוכה סוגיות שהופכות להיות פתאום הרבה יותר רחבות, הרבה יותר עוצמתיות, שמחייבות לרגע התייחסות מחודשת והתכנסות לדבר הזה. אני רוצה לספר על ביקור שעשיתי בסורוקה לפני כשבועיים. ביקרתי פצוע שאני מכירה, בשם אור. אור הוא בחור מדהים, הוא שריונר שנפגע קשה מאוד בקרבות בעזה. אני גם אספר שארבעתם נפגעו מנ"ט וניצלו, ממש, ממש,

חלקם הגיעו לבית החולים כבר בלי דופק. זה ממש מזל גדול שאותם ארבעה חיילים הצליחו להינצל. אור מאושפז כעת בבית חולים. הגעתי למחלקה שבה הוא נמצא, פגשתי את בת הזוג שלו ואת אבא שלו. וכמה הערכה יש לי כלפיהם. תודה רבה. רק שנייה, אני מסיימת. בת הזוג שלו לא משה ממיטתו, ואביו אמר לי משפט. המשפט הזה מלווה אותי. ביום שהביאו אותו, הבהילו אותו לבית החולים, הוא אמר: הלילה הראשון שבו הצלחתי לישון, זה היה בלילה אחרי שאור הובא לבית החולים. רק אז ידעתי שהוא כאן. כי החרדה שההורים נמצאים בה היא חרדה תהומית, היא חרדה גדולה. אנחנו אומה שלמה בחרדה עכשיו, כי כל כך הרבה מבנינו מגויסים.

אני רק מסיימת בשיר קטן, קצר. אני תמיד מקריאה שירים בסוף הנאומים שלי. שיר קצר של יהודה עמיחי. "'איפה הוא נפצע?' אינך / יודע אם הכוונה למקום בגופו / או למקום בארץ. // כדור עובר לפעמים דרך / גוף האיש ופוצע גם את / אדמת הארץ איתו". תודה רבה לך. תודה רבה. חבר הכנסת משה רוט, בבקשה. כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, ישנם דברים שאין צורך לדבר עליהם. ישנם דברים שעצם הדיבור עליהם פוגע. אם אומרים לבן אדם,

לדוגמה: וואו,

תפסיק לגנוב,

עדיף לא להגיד. עצם הדיבור, עצם הדיבור, כשאנחנו עומדים פה ומדברים שצריך לעזור למשפחות של החיילים, אני חושב שעצם הדיבור פוגע. זה פוגע. את הכסף הזה הם הולכים לקבל, הם צריכים לקבל את זה, זה חלק מהתקציב.

הם צריכים להמתין שהבן יבוא הביתה. רחמנא ליצלן, זה כאילו אנחנו מושכים אותם.

אני קורא לכל מי שיכול להזיז את הדבר הזה, לתת יד לדבר הזה, לסיים את הבושה הזאת.

תתחשבו במשפחות של החיילים. אני לא מאמין שאני אומר את הדברים האלה בכנסת. לבושתנו אנחנו צריכים לדבר על זה.

תסיימו את הבושה הזאת.

תודה רבה. חברת הכנסת צגה מלקו, לא נמצאת, חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת. תשיב על ההצעה כבוד השרה גמליאל, בבקשה, בשם שר הביטחון, כמובן. כבוד היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, הנושא הוא מאוד מאוד חשוב ומשמעותי. כפי שנאמר גם כאן מעל הדוכן הזה, על מנת לקבל את הצרכים באופן גורף על כל היבטיהם, אכן, יש דברים שכן מתבצעים. טוב שהבית הזה מציף דברים נוספים שצריכים לתת עליהם את הדעת. מכאן אני אשיב לעצם הנושא. לצערנו, במערכה זאת יש לנו הרבה מאוד פצועים, חיילי צה"ל, שאנחנו צריכים לתת להם את הסיוע המרבי בעבורם על מנת להחלים באופן המקסימלי, ולתת את הפלטפורמה של כל מה שצריך למשפחות שמלוות את הפצועים ואת החיילים שלנו במהלך כל התקופה. אז יש דברים שכן מתבצעים ויש דברים שפחות מחודדים. וכאן התשובה של שר הביטחון לנושא: צה"ל ואגף השיקום פועלים ללא לאות על מנת לטפל באלפי פצועי המלחמה מקרב חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, לספק להם מעטפת רפואית רווחתית שיקומית מלאה, ולספק את כלל הצרכים שלהם. בימים אלו כן מקדמים בצה"ל עבודת מטה גם להסדרת זכאותם של בני משפחות של חיילי החובה לקבלת החזרים בזמן אמת בגין אובדן ימי עבודה עבור תקופת האשפוז. במערכת הביטחון פועלים כל העת כדי לשפר את הסיוע והמענים המוענקים לפצועי צה"ל כחלק מהמחויבות העמוקה כלפי אלה הנושאים בגופם ובנפשם את מחיר המלחמה. מה שאני מציעה זה שבאמת יתקיים כאן גם דיון שבו יוצפו כל הנושאים. יש לפעמים דברים שלא מגיעים לפתחם של השר ואנשי משרדו, ויש מקום באמת לקיים פה דיון עומק, להציף את כל הפניות. אני לדוגמה פניתי לשר השיכון בעקבות שיחה שהייתה לי עם אחד מחיילי צה"ל שנפצע בגפיים, שבמקום המשאבים שמתעלים לסוגיית השכירות, אפשר כבר לתעל להם את זה לרכישה של דירה, כי כעבור שבע שנים המצב,

הוא לא בהכרח תמיד יסייע בידם, כל הכסף כבר יתמסמס, והזכויות שלהם לא יישמרו. כאן באמת אני חייבת לציין את הפתיחות של שר השיכון לאפשר את הנושא ולנסות ולקדם אותו. כמו שיש מחיר למשתכן וסיוע של הממשלה לאנשים, אז גם כאן יהיה אפשר לתת את הדחיפה על מנת לאפשר להם גם כן את השקט, בלי הצורך כל פעם לעבור דירות ולהתמודד מול כל נושא השכירות. וגם מבחינתם, שהם יוכלו להיות בראש שקט לגבי העתיד בסוגיה זו. גם כנ"ל לגבי כל נושא המילואימניקים והמשפחות של המילואימניקים. וכאן צריך באותה הזדמנות גם לחזק ולברך את כל המשפחות של חיילי וחיילות המילואים שלנו, שבעצם נמצאים בחזית של ההתמודדות בשגרה, עם המשפחה. וכאן באמת צריך לברך על התוכנית של הממשלה, "מגויסים למילואים". כל המורכבות, גם כן, צפה מהשטח, צפה מהשיח וההבנה וההתמודדות גם בפן האישי, מהצורך של החיזוק של המשפחה והזוגיות וכל שאר המרכיבים, שהם באמת מאותגרים בהקשר של שגרת יום קשוחה במיוחד. וכאן אני רוצה לומר שאני בהחלט מברכת את חברי וחברות הכנסת שמעלים כל פעם מחדש את הנושאים, וכאן מקבלים את הקול של הציבור על מנת לממש אותו בהחלטות של הממשלה, על מנת להקל ולו במעט, במינימום המתבקש, שזה המינימום המתבקש, את היכולת לנהל שגרת חיים במלחמה, שגם לצערנו עלולה עוד לקחת זמן רב.

תודה רבה לשרה גמליאל. מי מהמציעים רוצה להגיב לתשובת השרה? חבר הכנסת אברהם בצלאל, דקה. השרה גמליאל, רק מילה אחת. אנחנו כבר שלושה-ארבעה שבועות שומעים שיש עבודת מטה בנושא הזה. הרי אין פה שום עלות תקציבית. אנחנו רוצים שני דברים: לתת לחייל להמשיך להילחם כמו שהוא רוצה,

לתת שקט להורים שלו, שנמצאים ליד מיטתו שבוע-שבועיים, חודש-חודשיים. לכן אני לא מצליח להבין. אנחנו נמצאים כבר ב-82 ימי לחימה, ועדיין אין פתרון, דבר שהוא לא עלות תקציבית. אנחנו נקיים דיון כי זה מה שמציעים, אבל אני חושב, שלושה-ארבעה שבועות שמעלים את זה ומדברים על זה, ועדיין אין עבודת מטה בנושא הזה, אז אני חושב שזה קצת מגוחך להגיד את זה. אבל אני פונה לשר הביטחון בנושא הזה, להאיץ את הדבר הזה. וגם אני רוצה להזכיר פה את ד"ר גילי טמיר, שנמצאת במימוש זכויות וגם מטפלת בנושא הרבה. אז יישר כוח לה ולכולם.

תודה רבה. אז אני מבין שעל המציעים להעלות את זה להצבעה? אנחנו רוצים שיהיה דיון בוועדת כספים. טוב, אני מעלה את ההצעה להצבעה לדיון בוועדת הכספים.

להלן תוצאות ההצבעה: תשעה בעד, אין מתנגדים. לכן אני קובע שההצעה תעלה לוועדת הכספים. הודעה לסגנית מזכיר הכנסת. תודה. ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר) (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשפ"ד 2023, שהחזירה ועדת העבודה והרווחה, הצעת חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון מס' 11), התשפ"ד 2023, שהחזירה הוועדה לביטחון לאומי, הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (תיקון מס' 19), התשפ"ד 2023, שהחזירה ועדת הכלכלה.

תודה רבה. הנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק לשכת עורכי הדין (הוראת שעה, חרבות ברזל), התשפ"ד 2023, לקריאה ראשונה. אני מזמין את כבוד שר המשפטים חבר הכנסת יריב לוין להציג את הצעת החוק הזו. בבקשה, לרשותך עשר דקות. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חברות וחברי הכנסת, אנחנו נמצאים, כידוע, בתקופה קשה מאוד, מורכבת, ובמסגרת הזו נדרשים לתת שורה של הקלות ולסייע לקבוצות שונות באוכלוסייה בנושאים שונים. אחד הציבורים שלטעמי בהחלט זקוקים לעזרה, לסיוע ולהתחשבות זה ציבור המתמחים. יש ציבור גדול של מתמחים שנאלץ להיעדר ממקום ההתמחות כתוצאה מגיוס למילואים, הוצאה לחל"ת בגלל משרדים שמסיבות כאלו ואחרות הפעילות שלהם הופסקה או הופחתה, אנשים שמקום ההתמחות שלהם נמצא ביישובים שפונו, ומטבע הדברים גם המשרד שבו הם עבדו איננו יכול לתפקד באופן רגיל ומלא ולעיתים איננו יכול לתפקד בכלל. ואני סברתי שבנסיבות המיוחדות האלה ראוי ללכת לקראת הציבור הזה, לתת לו הקלות, ובראשן לקצר את תקופת ההתמחות מ-18 חודשים ל-12 חודשים. אני רוצה לומר שמלכתחילה לטעמי ההסדר שהיה קיים שנים ארוכות, של התמחות בת 12 חודשים, היה הסדר הרבה יותר נכון. גם ועדה מקצועית שבדקה את הדברים והגישה מסקנות לאחרונה הגיעה למסקנה דומה, אם כי כמובן יהיה לא נכון לגזור רק את המרכיב הזה מתוך המסקנות המפורטות שלה. אבל אני חושב שכל מי שעבר את ההתמחות, גם בני המזל מבינינו שעשו את זה במקום שבאמת יכולנו ללמוד, וגם בוודאי מי שעשה את זה במקום שבו זה היה יותר ניצול מאשר התמחות, יודעים שספק רב אם התוספת הזו של שישה חודשים נוספים, יש לה הצדקה כלשהי. אבל זה דיון אחר, זה לא הדיון שאנחנו מקיימים כאן. כך או כך, שאלה: האם יכול להיות שמתמחה במילואים לא יעשה בכלל התמחות?

זה לא יקרה. אבל, למה זה לא יקרה? זה חשוב לי, כי גם אני עורך דין במקצועי. זה לא יקרה, כי אני לא חושב שהולכים להחזיק מישהו במילואים שנה שלמה או שנה וחצי. זה לא מצב שיקרה. אבל אני חושב שעל רקע העובדה הזו שיש באמת מחלוקת אמיתית אם בכלל יש צורך בהארכת ההתמחות, ושבמשך שנים ההתמחות הייתה 12 חודשים בלבד, המצב הנוכחי שבו המתמחים מתמודדים עם קשיים מאוד גדולים,

בהחלט מצדיק, לפחות כרגע בהוראת שעה, חזרה למצב של 12 חודשים ואפשרות לאותם מתמחים לקבל את ההקלה הזו בימים הקשים האלה. אני רוצה גם לומר שהצעת החוק באה גם לתת מענה לשורה של בעיות שקיימות כרגע, מבחינת היכולת להכיר בהיעדרות מההתמחות לצד ההיעדרות ממילואים. מקרים כמו חל"ת, שהזכרתי קודם, מביאים למצב שבו המתמחה, דה פקטו הופסקה התמחותו. הזמן נעצר, אין לו מענה, אין לו פתרון. והמטרה היא לנסות להסדיר גם את העניין הזה בצורה כזאת שיינתן כאן מענה כולל לכל הקשיים והדברים שגורמים להפסקת ההתמחות בנסיבות המיוחדות של מלחמת חרבות ברזל. אנחנו נותנים כאן מענה, כמובן, לחטופים ונעדרים ובני משפחותיהם, ככל שישנם כאלה, לנפגעים מפעולות איבה, למתמחים שמקום התמחותם ביישוב שפונה, בני משפחות של חיילים שנפלו במלחמה. נפצעו. מי שנפצעו, וכמובן גם נכי צה"ל ובני משפחותיהם, כהגדרתם בחוק הנכים (תגמולים ושיקום). אני חושב שכל האוכלוסיות האלה ראויות גם ראויות לעזרה ולהתחשבות בעניין הזה. אני רוצה להעיר עוד שתי הערות,

חשובות: אחת, בגלל קשיים גדולים שישנם בשירות המדינה בתהליכי הגיוס של עובדים בכלל ומתמחים בפרט, שאורכים הרבה זמן, וכדי שאפשר יהיה להגיע להסכמה, לפחות בתוך הממשלה, על קידום הצעת החוק הזו, נקבע בה שהקיצור יחול על מי שהחל את התמחותו בספטמבר 2023. בעיניי, הדבר הזה יוצר בעיה שאי-אפשר להתעלם ממנה, כי הוא מקפח באופן מסוים את המתמחים שהחלו בהתמחות שלהם קודם. ההסדר המדורג הזה הוא דבר שנעשה גם בעבר, ונדרש כדי לאפשר מעבר מסודר מבחינת המעסיקים, שלא ימצאו את עצמם ברגע אחד, בפרט בשירות המדינה, פתאום ללא כוח האדם שהם זקוקים לו ושהמערכת שלהם נבנתה על בסיס ההנחה שיישאר למשך תקופה של 18 חודשים ולא 12 חודשים.

אני בהחלט חושב שוועדת החוקה, חוק ומשפט, כשתדון בהכנת החוק לקריאה השנייה והשלישית, צריכה להקדיש תשומת לב לשאלה הזאת. אני חושב שאפשר למצוא איזשהו פתרון מדורג אבל קצת יותר נכון, שיסייע, לפחות במידה מסוימת גם אם לא מלאה לגמרי, למתמחים שהחלו את ההתמחות שלהם לפני חודש ספטמבר 2023. ההערה השנייה, וכאן חשוב לי לומר: אני חושב שההצעה הזו היא חשובה מאוד, היא נכונה והיא צודקת, היא לא פותרת את כל הבעיה. יש לנו שורה ארוכה של בעיות נוספות שציבור המתמחים והנבחנים לעתיד צריך להתמודד איתן, ובראשן מה שקורה בנוגע לבחינות עצמן. אני מתקשה לראות איך מתמחה שסיים את התמחותו וצריך ללמוד לבחינות, והוא פונה מביתו ונמצא בחדר מלון יחד עם ילדיו הקטנים, מסוגל באמת ללמוד ככה לבחינה באופן רגיל. אותו דבר כמובן אנשי מילואים. אבל ראיתי שהוסיפו מועדים.

אני אומר ליושב-ראש, הבעיה היא קשה מאוד, כמובן גם עבור מי שמשרת בשירות מילואים, ואפשר כאן למנות לא מעט קשיים כאלה. נכון וטוב עשתה לשכת עורכי הדין שקיבלה החלטה על דחייה ואפשרות להיבחן במועד אפריל, אבל אני מוכרח לומר שנוכח התמשכות המצב כרגע ספק רב אם זה באמת נותן מענה מלא. אני יכול לומר שבעקבות פגישה שהייתה לי עם מתמחה שפונתה מביתה מאחד מיישובי העוטף, פניתי בעניין הזה לראש לשכת עורכי הדין, ביקשתי שייעשה מהלך כדי לעשות איזשהו מיקוד של החומר הנלמד או כל מיני פתרונות אחרים שיקלו על האנשים האלה, שבאמת באמת זקוקים להקלה. לצערי הרב, הדבר הזה עד עכשיו לא קרה. אני מנצל את הבמה הזאת לשוב ולקרוא לראש לשכת עורכי הדין וללשכת עורכי הדין לעשות פעולות בעניין הזה, ואני בהחלט מקווה שכך יקרה. אני חושב שאנחנו כאן בכנסת צריכים להיות עם יד על הדופק כדי לסייע לציבור הזה של המתמחים, ולוודא ולהבטיח שבסופו של דבר הם יוכלו גם להשלים את ההתמחות וגם להיבחן בתנאים שהם תנאים הוגנים.

שאמרתי, אני מדגיש: אני חושב שבהחלט יש מקום לדון בפרטי הדברים בוועדת החוקה, חוק ומשפט, מתוך כוונה להמשיך בדרך שאנחנו הולכים בה, של הגעה להבנות ולחקיקה מוסכמת, מתוך תקווה שכך אכן יקרה ונוכל להשלים את החקיקה החשובה הזו בקריאה השנייה והשלישית.

תודה רבה לכבוד שר המשפטים. נעבור לדיון אישי. ראשונת הדוברים, חברת הכנסת טלי גוטליב אינה נוכחת. אני רגיל שאת בצד הזה, לא ידעתי שעברת צד. לא סיפרו לי שעברת לצד השמאלי של המפה. בקרוב אתה תתרגל לצד הזה.

אזרחי ישראל היקרים, אני מדברת כאן בשם מתמחי ישראל. אני עורכת דין בתפקידי הקודם 22 שנים. אני התמחיתי שנה בלבד, ולכן אני רוצה להבהיר את דעתי על נוסח החוק הזה. אני מתנגדת להצעת החוק הזו, ואני אסביר לכם גם למה. מה שמציע אדוני שר המשפטים, אדוני מציע הצעה נכונה, לקצר את ההתמחות בגלל המלחמה על כל השלכותיה מ-18 חודשים ל-12 חודשים.

אבל אדוני מציע את זה באופן בלתי שוויוני בעליל רק למתמחים שהתחילו את ההתמחות בספטמבר 2023. תבינו, יש שני מועדים להתמחות: יש מרץ ויש ספטמבר. לא ייתכן מצב שאני אתן הטבה למי שהתמחה פחות.

מי שהתחיל את ההתמחות בספטמבר 2023, אני אקצר לו את ההתמחות לשנה, ומי שהתחיל במרץ 2023 והוא מקצועי יותר ולמד יותר, אני אשאיר אותו זמן רב יותר בהתמחות. מעבר לחוסר השוויון שבזה, אני מפנה אתכם לדברי ההסבר הבלתי-הגיוניים בגוף ההצעה. מתמחים, תקוצר התקופה מ-18 ל-12 חודשים,

באופן שהם יסיימו את מסלול ההכשרה בתקופה קצרה יותר, כך שיוסמכו בהקדם ויוכלו להשתלב בשוק העבודה.

מי שעשה התמחות קצרה מאוד, שהתחילה בספטמבר, ואני הופכת לו אותה לשנה עם כל ניכויי התקופות בתוך התקופה, אותו אני רוצה להכשיר מהר להיות עורך דין. ומי שהתחיל במרץ בשנה שעברה, אני לא מקצרת לו. אז אני תהיתי מה גרם למשרד המשפטים להציע לשר המשפטים הצעה כזו, ואז הבנתי: יש מתמחים בפרקליטות שבונים עליהם לשנה וחצי, וזה נורא מקשה על משרד המשפטים.

רוב המתמחים לא עושים את ההתמחויות שלהם במשרדים הציבוריים היוקרתיים,

רוב המתמחים עושים עבודה קשה,

במשרדי עורכי דין, וזה סיוט. ותדעו לכם שמהותית אין באמת הבדל בין התמחות של 12 חודשים לזו של 18 חודשים. במשרדים הפרטיים אתה לא הופך להיות מקצועי יותר או מיומן יותר.

אתה רק עבד עוד קצת. אז עם כל הכבוד למשרדי הממשלה, שהודיעו שיהיה להם קושי להשיג פתאום עוד מתמחים מהרגע לרגע, משרדי הממשלה, רק תבקשו, רק תציעו הצעה וקריאה למתמחים, ועל כל משרה יהיו לכם חמישה מתמחים. לכן הצעת חוק שמקצרת תקופה רק למתמחי ספטמבר לא עומדת בתנאי שוויון, כי לא יכול להיות מצב שמי שמבצע התמחות ארוכה יותר לא נקצר לו באותה תקופה ומאותן סיבות.

אדוני שר המשפטים, איך הביאו אותך להציע הצעה כזאת.

אדוני שר המשפטים, שפנו אליך מתמחים רבים, ואתה אמרת להם: אנחנו נתקן את זה בוועדה בהכנה לקריאה שנייה ושלישית. אז עם כל הכבוד, שר המשפטים, אנחנו לא מציעים הצעות שפוגעות בשוויון כשאתה אומר מראש שאתה תקצר את זה. ועוד דבר אחד, שקצרה, תודה רבה. רגע, חייבים רגע להתייחס מהותית, תנו לי. באמת עברת לצד השני של המפה.

זו לא הטעות הראשונה שלו.

זה חשוב, תסתכלו בסעיף 3 להצעת החוק. שם אנחנו מבקשים לנכות תקופות,

וכתוב שזה רק עד 7 בינואר 2024. כל זמן שיש מלחמה וכל זמן שצו החירום בתוקף, צריך שהחוק ינוסח כך שכל זמן שתקופת החירום בתוקף יחולו הניכויים וההתחשבויות בתקופות.

חבר הכנסת אלעזר שטרן, בבקשה. טלי שכנעה אותי.

ברצינות, אנחנו לא סתם, כל הכבוד,

אנחנו נדאג לזה בוועדה. עכשיו ברצינות,

אדוני היושב-ראש ושר המשפטים המציע כאן, על פניו אנחנו שומעים התחשבות במשרתים ואנחנו מתחילים להתרגש. זה מרגש,

וצריך להתחשב במשרתים.

המשפטים, כמה טרמפיסטים?

אתה יודע כמה אחוזים משרתים במילואים מקרב העם הזה. לכן, אם אתם רוצים להיטיב עם המשרתים במילואים, ואני רוצה להיטיב איתם, כל מי

את "היחד ננצח", את הדאגה למילואימניקים שמשרתים. תיקחו את התקציבים מכל אלה שלא משרתים, אתם מגדילים להם אותם, במקום להגיד שאלה המקורות של התוכנית, שאתמול הציגו שר האוצר ושר הביטחון יחד. והלוואי שהיא

רבים מתושבי אשקלון נאלצו להתפנות בעקבות הטבח תוך הוצאות כספיות

עם שובם העירה גילו כי המערכות הציבוריות בעיר בקריסה: חינוך,

תודה רבה. לא נפסיק לבקש שלום ולרודפהו למען עתידם של שני עמי הארץ.

תודה רבה. חבר הכנסת יוסף עטאונה, אינו נוכח,

סליחה.

תמונת הניצחון היחידה מהמלחמה היא הדחת ראש הממשלה נתניהו. אני שואל שאלה פשוטה: מי האויב שלנו? מול מי אנחנו נלחמים? האם חשובה הדחת ראש הממשלה יותר מהכנעת

אפילו קצת לריב,

תודה רבה. והשאיפה שלנו כאן, אני תכף מסיים, תמיד צריכה להיות מעבר לאינטרס של אדם מתוסכל

יש לנו עם נפלא חזק, ומחובתנו לשמור על האחדות

פתח במלחמה כנגד מדינת ישראל.

מכך נפתחה מלחמת חרבות ברזל.

שהמלחמה הזאת מנוהלת כמבצע, היא לא מנוהלת כמלחמה. כי כשמדינה נלחמת במלחמה,

וגם כשהפגיזו את הכור האטומי בסוריה ידעו לעמוד מול הלחץ הזה. לא הייתה איזושהי תמיכה מדינית רחבה

בזה: זרימת הדלק לרצועה התחילה במסגרת הסכם הפסקת אש עם

וגם בעת המלחמה הוא עסוק בתוכניות להפלת ממשלת הימין. חשוב גם להזכיר את תמיכת ראשי הקרן ורבים מבוגריה בהסכם הגרעין, שמסכן בצורה משמעותית את מדינת ישראל. קרן וקסנר, שבראשה עומדים אנשי התנועה הרפורמית והשמאל הרדיקלי, היא מכונת הנדסת תודעה שמשומנת בהרבה מאוד

בחודשיים האחרונים כולנו נחשפנו לאמירות

לתמונות מאוד קשות. אני אתחיל בתמונה של נשיא המדינה יצחק הרצוג, שמצטלם עם פגזים וחותם עליהם. נשיא המדינה, שצריך להיות אדם ממלכתי, צריך להיות במרום העם, חותם על פגזים שהולכים לשלוח לרצועת עזה. אנחנו גם עדים לאמירות קשות של חברי כנסת, גם יושבי-ראש ועדות, כולל היום, ליישב מחדש בהתנחלויות את צפון הרצועה. חברי כנסת מדברים על הרעבת העם הפלסטיני בעזה ועל למנוע מים, אוכל ותרופות. ראינו חיילים ששורפים חנות למשחקי ילדים בג'באליה, ראינו חייל אחר שמשחית חנות ממתקים, גם ברצועה, ראינו גם חייל אחר שמפציץ בית בעזה ומקדיש את הפצצה לבת שלו ביום ההולדת שלה.

אני רוצה לצטט את דבריו של פרופ' ישעיהו ליבוביץ'

"מהותו של משטר קולוניאלי כיבושי שהוא משחית את בעליו ומכה אותם בטיפשות וברשעות. בשחררו את השליטים ממגבלות חוקיות המוטלות על השלטון בחברה מתוקנת, בהתירו להם מתן סיפוק ליצרים אפלים (המכונים 'לאומיות' ) בהרגילו אותם לנהוג בקיפוח זכויות האדם, זכויות אזרחיות ומדיניות, " תודה רבה. " של בני האדם המשועבדים, וביחס של בוז והשפלה כלפיהם, הוא אף מאלץ אותם לנהוג כך,

" כדי לאפשר את המשך השלטון שלו". אני רוצה, כבוד היושב-ראש, תודה רבה.

לסיים במשפט אחד: לכבוד נשיא המדינה אני אומר: אין שום דבר טוב במלחמה חוץ מלסיים אותה, ואת המלחמה הזאת על העם הפלסטיני בעזה צריך לסיים ומייד. תודה רבה. חבר הכנסת יאסר חוג'יראת. לא צריך להיות קצין המוסר של צה"ל.

עושים עבודה טובה. לא קצין המוסר של צה"ל, הכיבוש, אחרי מה שהם עשו פה? אחרי מה שהם עשו פה? זה תוצאה של הכיבוש. אחרי מה שהם עשו פה? זאת תוצאה של הכיבוש, איזה כיבוש?

חבר הכנסת יוסף עטאונה. חבר הכנסת יוסף עטאונה, אני קורא אותך לסדר בקריאה ראשונה. מי שיצר את 7 באוקטובר זה הכיבוש, לא מישהו אחר. חבר הכנסת יוסף עטאונה, אני קורא אותך לסדר בקריאה השנייה. מי שעשה את 7 באוקטובר זה טרוריסטים, זה חמאס. חבר הכנסת יוסף עטאונה,

מי שמתייחס, חבר הכנסת יוסף עטאונה. מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, לפני כמה ימים התפרסם סקר של עמדות בחברה הערבית בנושא מלחמת חרבות ברזל, של המכון הישראלי לדמוקרטיה. בדוח היו הרבה מסקנות, אבל אתייחס לשלוש מסקנות מהדוח: הראשונה היא ש-71% מהחברה הערבית אינם מרגישים נוח להתבטא בחופשיות ברשתות החברתיות. אנו עדים למעצרים של אזרחים ערבים שרק סימנו לייק על אחד הפוסטים. אתמול כולנו צפינו בסרטון של רב מכובד, אני לא יודע אם הוא מכובד, שמסית בצורה מאוד קשה נגד הרופאים הערבים, למרות ש-50% ממערכת הבריאות מטופלים על ידי החברה הערבית ועל ידי רופאים מהחברה הערבית ועל ידי אחים מהחברה הערבית. לא ראינו שהרב נעצר במיידית והובילו אותו לחקירה. אז יש איפה ואיפה, ואנחנו מבקשים להיות צודקים ושוויוניים כלפי החברה הערבית. וכל מסית, לא משנה מאיפה הוא, שיקבל, ייענש על ההסתה שהוא עשה. המסקנה השנייה, 84% מהחברה הערבית חוששים לביטחונם הפיזי. אפילו, בקרב הנשים הערביות זה מגיע ל-92%. אנחנו עדים לכל חימוש היתר ולהיתרי הנשק שנותנים בצורה קלה. אנחנו גם יודעים שלפני שבוע היה מקרה ביבנה שאחד ירה בחבר שלו בטעות,

כי אולי הוא לא ידע להשתמש בנשק. ולפני יומיים דיווחו על מקרה פלילי בנתניה. לפי הודעת המשטרה כנראה השתמשו בנשק שזלג מהנשק הרב שנמצא באוכלוסייה. להסתובב במרחב הציבורי ולראות אנשים שמסתובבים לא עם אקדחים אלא עם נשק ארוך, זה בטוח לא מביא ביטחון לאף אחד ולא הרגשת ביטחון לאף אחד, ובמיוחד לא לחברה הערבית. המסקנה השלישית: 83% חוששים לביטחונם הכלכלי. אנו עדים לאחרונה לכך שהמלחמה הציפה מחסור בהזדמנויות תעסוקה וגרמה לפגיעה בעסקים רבים, מה שמקשה יותר על נשים ערביות להבטיח את עתידן הכלכלי. החשש הקיים הוא גם שבשנת 2024 הממשלה תטיל מיסים, ובסופו של דבר מי שיסבול מזה זה החלשים, ועוד יותר החברה הערבית.

חבר הכנסת עידן רול, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

אני רוצה שנדבר על תוכנית הסיוע למשרתי המילואים שפרסמה אתמול הממשלה. חשוב לזכור בבית הזה, רבים פה מבינים ויודעים היטב שאחרי כל החלטה, בין שממשלתית ובין שהצעת חוק, שמסיימת את התהליך המפרך שהיא עוברת פה, בסוף יש אנשים שצריכים ליישם אותה, כלומר ליהנות ממנה, להצליח לממש את ההבטחות שלה. החלק הזה הרבה פעמים נשכח מהשיח. 9 מיליארד יכולים להיות 9 מיליארד בתיאוריה, 9 מיליארד, אין חזקה שיהפכו ל-9 מיליארד שמומשו לטובת חיילי המילואים. וכשבוחנים תוכנית שמורכבת מרכיבים שונים במשרדים שונים ובמינהלות שונות, בסופו של דבר אותו מילואימניק גיבור יצא ממילואים ויצטרך להתחיל קודם כול להבין מה מגיע לו, זאת עבודה בפני עצמה, וכולנו יודעים שיש פה לא מעט דברי חקיקה שהאזרחים לא מצליחים להבין אם הם חלים עליהם ואם הם זכאים להם, ולאחר מכן להתחיל לקושש את כל אותן הטבות. אני קורא לממשלה ואומר שאם הכוונה היא באמת לסייע לחיילי המילואים, אז כל תוכנית כזאת, חייבים שתהיה לצידה איזושהי מינהלת, איזשהו מערך שידע לגשת לכל אותם מילואימניקים, כי הרי אנחנו יודעים היכן הם משרתים, כמה זמן הם שירתו, למה הם זכאים ומתי הם עומדים להשתחרר. לכן כל מילואימניק, בין ששכיר ובין שעצמאי, אסור לנו שישתחרר עכשיו ממילואים אחרי תקופה ארוכה וסוף-סוף הוא נדרש ומתפנה לביתו, למשפחתו, לעסקיו, ללימודיו, ועכשיו הוא עוד יצטרך לשבת בטלפון, לשלוח מיילים ולהגיש טפסים. המינימום שאנחנו יכולים לעשות כמדינה זה לחכות להם עם ערכה שאומרת: זה מה שמגיע לך, כל הטפסים כבר מולאו והוזנו, וכל מה שמגיע לך, לפי הסעיפים האלה, בפירוט הזה, יחכה לך בחשבון הבנק בתוך 24 שעות. אז נדע שבאמת התחלנו ולו לגרד את הקצה של מה שאנחנו חייבים וצריכים לתת לאותם אנשים גיבורים, ראויים, שבזכותם כולנו מתקיימים כאן עכשיו.

תודה רבה. חבר הכנסת בועז ביסמוט.

כנסת נכבדה, דובר צה"ל חשף תמונות שבטח ראיתם,

מומלץ להסתכל, תמונות של פיר מנהרה באל-בורג'. באחת התמונות רואים בבירור שקי חול של אונר"א וגם שקי חול של ממשלת יפן. אגב, יפן, ידידה גדולה של ישראל, תרמה לאונר"א מיליארד דולר ב-30 שנה. וזה מדהים, כי היא לא התורמת העיקרית. הסכום הוא באמת גדול, אבל אירופה וארצות הברית תרמו הרבה יותר לארגון הזה. וחלילה, שאף אחד לא יחשוב שמישהו כאן חושד ביפן שחשבה שכאשר היא תרמה את הכסף, אותה תרומה תסייע לבניית מנהרות טרור, אבל הלוואי ויכולתי להגיד דברים נחרצים דומים לגבי הסוכנות אונר"א. אונר"א, למי שלא מכיר, ואתם מכירים היטב, אבל נזכיר שוב, סוכנות הסעד והתעסוקה של האו"ם לפליטים פלסטינים. זה גוף של האו"ם שמעניק שירות לאותם פליטים,

בלעדי לפלסטינים, לשאר פליטי העולם יש רק ארגון אחד,

למי שלא מכיר. אבל לפלסטינים כמובן מגיע בלעדית ארגון משלהם. ואם מישהו ישאל אותי למה, אז אפשר לענות לו: ככה. ואם תשאל: למה ככה, אז יכול להיות שהמזל שלהם, עם מירכאות או בלי מירכאות, זה שהאויב שלהם זה כנראה העם היהודי, מה שהעניק להם את אותה סוכנות בלעדית. הגוף הזה הוקם ב-8 בדצמבר 1949. אז הוא טיפל בחצי מיליון פליטים, משהו כזה. ולמה אני אומר את הנתון הזה? כי היום מדובר על נתון של שישה-שבעה מיליון. ולמה אני אומר גם את זה? כי אותם אלה שמדברים כמובן על כך שישראל, גם בימים אלה אבל גם בעבר, מבצעת רצח עם, לא ראיתי כזה רצח עם שבו האוכלוסייה רק מכפילה ורק גדלה. אבל אין סוף לצביעות.

אם נחזור לתמונה הזו מעזה שדובר צה"ל חשף, צריך שיהיה ברור, חמאס עושה שימוש בכל מוצר ודבר שנכנס לרצועה, לרבות שקי מזון, ובמקרה שלנו אלה היו שקי חול עם הדגל היפני. הדבר המדהים זה שאותו ארגון, באופן אוטומטי, כאשר אתה נוסע בעולם, כאשר אתה מבקר, כאשר אתה יושב באולפנים שונים, אומרים ישר "אונר"א", ואתה ישר חושב, או עבדכם הנאמן, כאשר היה שגריר במדינה באפריקה, אני זוכר שכאשר דיברו על אונר"א או כאשר היו מדברים על אותו ארגון,

זה היה ארגון זכויות אדם שכמובן, בטח ובטח, נתפס כארגון ניטרלי, אם תרצו, סוג של מלאכים, מלאכים שמעניקים סיוע. בפועל ארגון אונר"א הוא ארגון מושחת מהיסוד. האידיאולוגיה של הארגון והפוליטיזציה נגד ישראל ניצחו את המוסריות כבר מזמן. אונר"א הוא לשיטתנו,

זה די ברור, כל אדם הגון שעיניו בראשו רואה שזה ארגון פלסטיני לכל דבר, שעוין את ישראל תחת מעטה של הומניטריות. הארגון עצמו,

נחשף כבר בערוותו מספר פעמים לאורך השנים. הדברים פורסמו, אני לא אלאה אתכם, חברי הכנסת, אבל השיא היה לאחרונה, כשמזכ"ל אונר"א לשעבר, שמונה לאחרונה למנכ"ל הצלב האדום, נקשר בפרשיות שחיתות שונות. אבל מה זה משנה, אם אתה בצד הנכון, בצד ה"מוסרי"? כמובן במירכאות. אני אקצר, אני רואה שזמני תם. ולכן, יש לברך אדוני היושב-ראש, את חבר הפרלמנט השוויצרי דוד צוברבולר, שהצליח לשכנע את הפרלמנט השוויצרי להפסיק לתרום לאונר"א, שווייץ הייתה התורמת התשיעית, 20 מיליון פרנקים שוויצריים בשנה. והייתי רק אומר עוד דבר, לצערנו הרב, זה מתעכב בבית העליון השוויצרי, אני מקווה שמדינות שונות בעולם יפסיקו את הסיוע הזה לארגון הזה. ואולי מילה אחרונה, ואני אסכם פה. זוכרים אדם, איזה מתיאס שמלה, למי שעוקב אחר הארגון? הוא ניהל את הארגון הזה לפני כמה שנים, והוא העז לפני מספר שנים להגיד, אחרי מבצע צבאי של צה"ל בעזה, לפי דעתי זה היה ב-2021, שצה"ל פועל באופן מדויק ומתוחכם ולא מכוון לאזרחים. אתה יודע מה קרה לו? הוא הוחלף מייד על ידי לני סטנסת', שהייתה שגרירת נורבגיה בלבנון, ומי האיש הראשון שהיא פגשה כשהיא באה לתפקיד?

ניחוש אחד, אדוני היושב-ראש, אתה הרי יודע הכול. איזה צדיק אחד, יחיא סנוואר.

דברים מרתקים, אכן. חברת הכנסת שלי טל מירון, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, רציתי לדבר על משהו שתכף אני אגיע אליו,

לפני כמה דקות ראיתי בטוויטר ציוץ, ושפשפתי עיניים בהשתאות. אמרתי, אולי אני מדמיינת, אולי זה לא באמת קרה, עוד 200 מיליון שקלים לשרה אורית סטרוק. באמת חסר למשרד שלה כסף. אני עוד לא הבנתי מה המשרד שלה עושה, אבל בסדר, היא כנראה צריכה דחוף דחוף עוד 200 מיליון שקלים. פשוט לא יכולתי להתעלם מהנתון. אבל עכשיו אני רוצה לדבר על אחד השרים היותר-מבולבלים וקיקיוניים שיש לנו במדינת ישראל. זה שמעז בכל פעם להרים את ראשו ולטעון שביטחון ישראל לנגד עיניו, כשלמעשה אנחנו רואים פעם אחרי פעם שכל מה שלנגד עיניו אלה רעיונות קיצוניים, הזויים, וכמובן הפוליטיקה הביזיונית שהוא עוסק בה. השר, האדון איתמר בן גביר, השר לכישלון לאומי,

לא פחות, ללכת בניגוד להסכמים הקואליציוניים, כי הוא כמובן מורם מהקואליציה, הוא לא חלק מהם, למי שפספס, הוא המלך שלהם, והוא עושה מה שבראש שלו, כאילו לנהל מדינה זה לנהל מבצע לעקירת סמל ממכונית של ראש הממשלה. והגישה היא אותה גישה, הוא מפסיק את כהונתה של נציבת השב"ס קטי פרי ועוד שוקל אם להאריך את כהונתו של המפכ"ל, כאילו הם הפעילים הזוטרים שלו בלהב"ה.

בזמן מלחמה אתה עוסק בעריפת ראשים של אנשי מקצוע, משאיר את התפקידים פנויים ומסכן באופן חד-משמעי את אזרחי מדינת ישראל. אותו שר ליצני, שלא החזיק ארגון אחד בימי חייו, חסר תרבות ארגונית והבנה שלה מהיסוד, זה שמנופף באקדחים, זה שמחזיק הרבה כתבי אישום, שרק בא לזעזע ולהפיל את כל מה שנקרה בדרכו, מחליט כאלה החלטות על חשבוננו, אזרחי ישראל. אבל למה יש לנו לצפות? האדם כולו פרובוקציה אחת גדולה, והדבר היחיד שמזעזע אותי פה זה שהפרובוקציה הזאת באה פעם אחר פעם על חשבון אזרחי מדינת ישראל, שנמצאת בלחימה אינטנסיבית. הרי נציבת השב"ס הודיעה כבר לבן גביר לפני שבוע שהיא תישאר בתפקידה עד סוף מצב החירום ולא תבקש להאריך את כהונתה לאחר מכן. היא הייתה ממלכתית, כפי שמצופה ממנה. הרי ברור ששני הצדדים לא מסכימים. אחד טוען שיש חוסר אמון בין שני הצדדים, בעוד אנחנו יודעים שמדובר בחוסר ההסכמה של קטי פרי לעבור על החוק כפי שהאדון השר מצפה ממנה. אז אני לא מקבלת את העובדה שאין דין ואין דיין. אני לא מקבלת את העובדה שבזמן שיש 129 חטופים בעזה אנחנו נתעסק בליצן שמחליט החלטות שמסכנות את הביטחון שלנו בתוך הבית, כשהחיילים ואנשי המילואים שלנו נלחמים על הביטחון שלנו מבחוץ.

חבר הכנסת ווליד טאהא, בבקשה. כבוד היושב-ראש, מה ההבדל בין מדינת חוק למדינה שמפעילה את החוק באופן סלקטיבי ולפי מוצא אתני ולאומי? כולנו היינו עדים בשעות האחרונות לדברים המסוכנים מאוד שיצאו מפיו של הרב מאיר שמואלי בתוך שיעור, דרשה, אני לא יודע איך תקראו לזה, בתוך בית כנסת. הוא האשים את הרופאים והרופאות, האחים והאחיות, הרוקחים והרוקחות, בהמתת יהודים. הוא אמר את הדברים האלה. הוא אמר: הם רוצחים. אתה שמעת את זה? כן, אני שמעתי את זה. כן, זה היה, וגם אתה היית צריך לשמוע את זה ולצאת נגד זה. ומה שאני רוצה לומר, לצד זה שדבריו הם איומים, מסוכנים ויש בהם האשמה חמורה ביותר שיש בה התרת דם של הרופאים והרופאות, האחים והאחיות, הרוקחים והרוקחות, אני הייתי מצפה משר הבריאות אוריאל בוסו, שעלה לדוכן לפני שעה, הייתי מצפה ממנו לגנות את הדברים ולצאת נגד הדברים המזעזעים שנאמרו. הייתי מצפה מראש הממשלה לגנות את הדברים. הייתי מצפה מראשי המפלגות החרדיות, כשהדברים נאמרים בתוך בית כנסת על ידי רב, הייתי מצפה מהם לצאת נגד, לגנות, לתעב, אף לבקש שהרב הזה יפסיק לשבת על הכיסא הזה ויפסיק עם ההסתה

ציבור הרופאים והרופאות, האחים והאחיות, הרוקחים והרוקחות. בזמן האחרון מספיק למשטרה לייק שמישהו שם על איזה פרסום של מישהו כדי לבוא אליו לביקור לילי באמצע הלילה. אז אם המשטרה לא שמעה אולי את הדברים, אנחנו מזכירים לה שרב במדינת ישראל מאשים רופאים ורופאות ברצח תוך כדי שיעור שהוא עושה בבית הכנסת. נדרשת התנהלות שוויונית.

כפי שאתם מחפשים אדם שעשה לייק על איזשהו פרסום באמצע הלילה, יש לכם מקרה מובהק של אדם מסית שמתיר את דמם של הרופאים, ואתם צריכים לטפל בזה. תודה רבה. רק אני חייב לציין שאבא שלי עכשיו בבית חולים, ורופאים מהמגזר הערבי מטפלים בו יפה מאוד. ד"ר שוויקה, ואני לא זוכר, זה שאתה מציין את זה, זאת הבעיה.

צריכות להגיד את זה בריש גלי, מתקשים להגיד את זה. אני לא יודע על מה מדובר.

חברת הכנסת יסמין פרידמן. אדוני היושב בראש, חבריי חברי הכנסת, היום אני רוצה לדבר איתכם על 5 שקלים, כן, מטבע של 5 שקלים. מה אפשר לקנות ב-5 שקלים? אפשר לקנות בין דקה לשתיים אצל פסיכולוגים, אפשר לקנות רק חצי עט פיילוט, אפשר שלושת-רבעי קרטון חלב ושלושת-רבעי כיכר לחם. אגב, גביע גבינה לא ניתן, כי הוא עולה 5.60 שקלים. למה אני מספרת לכם מה עושים עם 5 שקלים? מכיוון ש-5 שקלים הם הסכום שתקצבה מדינת ישראל, לכל מפונה בערים, לראשי הערים, זה התקציב. ב-5 שקלים הערים האלה צריכות להכניס את ילדי המפונים למערכות החינוך, שגם כך הן צפופות וקשה להן, אז בואו נוסיף עוד קצת, צריך לפנות את האשפה, לתת שירות של פינוי אשפה, לתת שירותים פסיכולוגיים וכל מה שכל אזרח מקבל בכל עיר. אז את כל זה ראש העיר צריך איכשהו לעשות עם תוספת של 5 שקלים למפונה. אז אנחנו לא יכולים להימנע מהמראות. המראות הם של ראשי ערים שמגיעים לכאן במצעד הבושה, אבל הבושה היא לא שלהם, הבושה היא שלנו, חוסר הנוחות לראות פה ראש עיר בדיון וראש עיר בעוד דיון וראש עיר בעוד דיון, מתחננים, מתחננים למיגון לתושבים שלהם, מתחננים לתוספת תקציבים כדי לתת חינוך ראוי, כדי לתת שירות פסיכולוגי ראוי. אני קוראת לזה מצעד הבושה. זה המצב, וזה ימשיך להיות המצב עד שלא נשנה את העדיפות ואת התיעדוף, לאן הכספים הולכים. הם צריכים ללכת אך ורק לשני מקומות, לחזית ולעורף.

תודה רבה. חברת הכנסת מירב בן ארי, שלוש דקות מעכשיו.

תודה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, קודם כול אני רוצה לדבר על החוק עצמו,

הוא חוק מורכב, הוא חוק שיש לנו גם הסתייגויות עליו. אבל מכיוון שאנחנו לא רוצים, כאופוזיציה אחראית, לפגוע גם במפונים, במתמחים, במשרדי עורכי דין בצפון ובדרום שנסגרו עקב המצב, אנחנו, וגם אופיר כץ יעלה לפה בסוף, נתקדם עם החוק הזה לקריאה שנייה ושלישית בהסכמה של הקואליציה והאופוזיציה. אנחנו מבינים את המצב. עם זאת, הייתי כאן ב-2017, הייתי גם מתמחה בעצמי. ההתמחות התארכה, את עורכת דין? אני עורכת דין, כן.

עוד משהו, תליתי את התעודה יום אחרי ואמרתי לאימא שלי בהצלחה איתה. מיציתי את המקצוע מהר, אבל תעודה, בריכת הסולטן, טקסים וכאלה. כן חשוב לי לומר שהייתי ב-2017, כשהארכנו את ההתמחות, ולכן יש בזה רציונל נכון. שוב, נעשה את זה ביחד, בהסכמה, כמו שאנחנו עובדים. אבל כמובן, כמובן, איך אני לא אתייחס לאירוע של השר לכישלון לאומי? איך אני עוד אתאר את השר הזה, שמהרגע שהוא נכנס לתפקיד, ביטחון המדינה ברצפה? אני כבר לא יכולה להסביר את זה. אתמול שולח לי הדובר שלי את ההודעה שהוא הוציא לתקשורת על סיום תפקיד הנציבה. שאלתי את הדובר שלי: תגיד, זאת הודעה לתקשורת? הייתי בהלם.

ראיתי דברים, אני פה שנים, אבל לא ראיתי דבר כזה. משתלח בנציבת שב"ס. תגיד, במי אתה פוגע? מי עושה את העבודה הזאת? איזו אימא קמה בבוקר ואומרת: הבן שלי יהיה סוהר? במקום לבוא ולחזק את שירות בתי הסוהר אתה משתלח בה? מאשים אותה היום שלא הגנה על הסוהרות בפרשה של האלימות המינית שהייתה שם? זה בכלל לא היה במשמרת שלה.

לבוא ולדבר על כל, אני אפילו לא יכולה לתאר בפניכם את הביקור שלו בכלא עופר, אני לא יודעת מי מכם נחשף. הוא מגיע, תשמע את זה,

אתה חייב לשמוע את זה, הוא מגיע לתא של אסירים ביטחוניים ומתחיל להתווכח איתם ולריב איתם.

אתה השר לביטחון לאומי או שבאת לריב במגרש? מה זאת הבושה הזאת? והשתיקה של השרים,

כי שמעתי את דרעי מדבר ואת גפני מדבר, השתיקה של השרים על פיטורי נציבה בזמן מלחמה היא בושה וחרפה. מי אתם חושבים בקצה של הקצה? מי מקבל את האסירים הביטחוניים?

זה שב"ס, שירות בתי הסוהר. הוא קו הביטחון האחרון של מדינת ישראל. במקום לחזק אותו, אתם יודעים מה קורה בבתי הכלא, אתם יודעים מה הולך? למה יש שם שקט, אתם יודעים? רק בגלל שמחכים לעסקה. אתם לא מבינים. ביקרתי בחיי בכמה בתי כלא ביטחוניים. זה אירוע שלא סתם מתנהל פה כבר 15 שנה, מבינים את האירוע. האצבע בעין שהוא עשה היום לנציבת שב"ס,

אני מסיימת, היא סיכון לביטחון המדינה. מאתמול אני לא רגועה מזה. יש לי הרבה מה לומר, ההתנהלות המחפירה שלו היא על חשבון כולנו. תודה, סיימתי.

חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, מי השר במליאה? השרה גמליאל נמצאת? אין שר, אני אעצור את הזמן. אני אוהב לשמוע אותך, את יודעת, ולא רוצה לפספס אפילו שנייה. עוד לא התחלתי אפילו. איפה השר במליאה? תבדקו.

מי השר? כבר חצי שעה אין שר. לא נכון, היא ישבה שם. סגנית המזכיר הכנסת עקבה. אל תפגע בסגנית. זה תפקידה. הטלתי עליה משימה, שתשים לב. הינה, היא הגיעה. אוה, יופי, גברתי השרה. בממשלה של כמעט 40 שרים אנחנו מחפשים שרים במליאה עם פנסים, אז תכבדו. אדוני היושב-ראש, ממה להתחיל? נתחיל מדלק שנכנס לעזה, דרך המזון שגם נכנס לעזה. הכי מעצבן שזה נכנס לעזה דרך השטח שלנו, דרך אותו שטח שלנו, מלא דם של חיילינו, אזרחינו, חטופינו. זה זועק לשמיים. זה דרך כרם שלום, אותו כרם שלום שבו טבחו באנשים. תבינו את זה, טבחו שם באנשים, ודרך כרם שלום אנחנו מכניסים את הסיוע ההומניטרי. מה יש בהומניטרי?

סיוע לחמאס אנחנו מכניסים. אחר כך החמאס הזה והמחבלים האלה רוצחים את האזרחים שלנו ואת החטופים שלנו ויורים בחיילים שלנו, ואללה, אחלה ממשלת ישראל ההומניטרית. קשה להבין, קשה להשלים, קשה לקבל את זה. אני אמשיך במריבות שכולנו רואים בתקשורת, בכך שראש הממשלה לא מאפשר לשר הביטחון להיפגש עם ראש המוסד וראש השב"כ. מוזר מאוד. זה תפקידו של שר הביטחון, בדיוק לשבת עם האנשים הרלוונטיים כדי לראות את תמונת המצב. מאוד מעניין ממה יש לראש הממשלה שלנו לפחד, שהוא לא מאפשר דבר כל כך טבעי וברור. יכול להיות שהוא פוחד שייחשפו עוד כל מיני שערוריות שהיו בעבר ושאנחנו שומעים אותן יום-יום. אחר כך אנחנו שומעים שראש הממשלה לא מסכים לקיים דיון על היום שאחרי. מישהו יודע מה אנחנו רוצים מעזה ביום שאחרי המלחמה? אף אחד לא יודע, וראש הממשלה לא מסכים לקיים על זה דיון. אבל זה לא דיון שלו, זה לא עסק פרטי שלו, זו לא חלקת האדמה שלו, זה שלנו, זה אנחנו. מה יהיה? עוד טילים, עוד חמאס, עוד מנהרות? מה יהיה? או שבעוד כמה שנים מה שהיה ב-7 באוקטובר חלילה יחזור עוד פעם?

אז הדיון הזה גם כן לא מתקיים. יחד עם זאת, השר דרמר נסע לארצות הברית לדון על השינוי במגמת המלחמה, על הירידה בעוצמת כוחותינו בעזה ועל היום שאחרי.

קורים פה דברים שהם פשוט בגדר ההזוי, וזה מאוד מדאיג. מעניין אם שרי קבינט המלחמה או שרי הקבינט המדיני-הביטחוני בכלל יודעים על כל הדברים האלה, או שהם עסוקים רק בהדלפות. ממה את דואגת שהם לא יודעים? שהשר דרמר נסע לארצות הברית לדון עכשיו בוושינגטון על ההורדה בעוצמת האש בעזה ועל היום שאחרי. מישהו יודע על זה? מישהו בדק? מי הסמיך אותו? יוליה, ממה את, על הפרסומים. תקרא את זה. אתמול, דומתני, פורסם בתקשורת, בוואלה. ידיעה כזאת. אם היית יודעת מה אני לא יודע, זה המצב. מצד אחד שר הביטחון לא מורשה לדבר עם ראשי מערכת הביטחון. מצד שני לא מתקיים דיון אמיתי בממשלה על היום שאחרי. מצד שלישי שליחו של ראש הממשלה נוסע לארצות הברית לדון בדיוק על הנושאים האלה, וגם על נושא הורדת עוצמת האש בעזה. אם מישהו מעודכן פה, אני אשמח גם להתעדכן, ואולי השרה תעדכן אותנו על זה. אבל מה אנחנו רואים חדשות לבקרים? הדלפות מהקבינט, בזה אתם אלופים.

ולסיום, כולם שואלים אותי בכל מקום שאני מסתובבת בארץ: למה ליברמן לא בקבינט? למה ליברמן לא בממשלה? אנשים לא מבינים,

קבינט מלחמתי-מדיני, ממשלה למה הוא לא בממשלה.

הוא לא יהיה בחלטורה הזאת. אם אתם חושבים שהוא ייכנס לממשלה בתור השר ה-39 כדי למלא זמן פה במליאה על שום דבר וכלום וחצי, ולהשתתף בהדלפות האלו ובדיוק בהחלטות האלה, הסיוע, הברבורים והחרטוטים האלה,

אם רוצים שאנחנו נשפיע על כל מה שקורה בעזה, על מה שמשפיע על האזרחים שלנו, על שלומם וביטחונם של החיילים שלנו, אנחנו נהיה שם, אבל לא בגן הילדים הזה שנקרא היום ממשלת ישראל. תודה רבה. הדובר הבא, חבר הכנסת ואליד אלהואשלה.

ואליד, בס, די, התשת אותנו. מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה להתייחס לשני נושאים שקשורים למסגד אל-אקצא. פורסם לפני דקות שאלמוני הגיע לבית הקברות א-רחמה, מקברת א-רחמה, ותלה ראש של חמור, ראש של בהמה. הדברים האלה הם דברים נוראיים, זוועתיים, לא מקובלים בשום דת, ואנחנו מגנים את זה בתוקף. אני מבקש מהמשטרה לבדוק את זה ולעצור את האלמוני הזה, והיא יכולה לעשות את זה בהקדם. עוד נושא שקשור למסגד אל-אקצא הוא הנושא של כניסת האנשים לתפילות בתוך המסגד. כרגע זה ניתן, וזה נתון לשיקול הדעת של השוטר שנמצא בכניסה. הוא מגדיר את גיל הכניסה, הוא מחליט מי ייכנס ומי לא ייכנס למסגד. ולכן ההחלטה הזאת צריכה להשתנות בהקדם, על מנת לתת לאנשים חופש פולחן, חופש דת, וזה דבר שאנחנו מבקשים אותו. (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: מסגד אל-אקצא הוא לא סתם מקום, מסגד אל-אקצא הוא מקום של פולחן,

הגיע הזמן שתשתנה מדיניות המשטרה בכל מה שקשור למתרחש במסגד אל-אקצא, שתתיר למוסלמים להיכנס ללא הגבלת גיל. מה שקרה בבית קברות אל-רחמה הוא דבר אשר נוגד את כל הנורמות ואת כל הדתות. זה דבר שאנחנו דורשים מהמשטרה לחקור, ולא נסכים לדבר הזה. זה דבר שלא מקובל בכלל, בשום דת.) תודה. שוכרן. תודה רבה. הדובר הבא, חבר הכנסת נאור שירי. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, פיתמר בן גביר בקמפיין, צריך להודות בזה. מי שלא מודה בזה, ודווקא אני שמח שחברי חבר הכנסת אלמוג כהן, הידוע בכינויו אלמוג כהן,

כי מי שחווה את הקמפיין בהתחלת הכהונה, אם אתם זוכרים, של איתמר בן גביר ואת נחת זרועו התקשורתית, זה אלמוג כהן. מהווטסאפ.

אז בהתחלה היה לנו חבר כנסת שבא ורצה לעשות את העבודה, ומה קרה? הוציאו אותו מקבוצת הווטסאפ. הצענו לצרף אותך לקבוצת הווטסאפ שלנו, אני רק מזכיר לך. הדבר השני שקרה זה שהשעו אותו מוועדות בכנסת, כי חס וחלילה הוא בא ואתגר את המערכת, או חס וחלילה אתגר את השר האמון עליו. הקמפיין עבר מקמפיין נקודתי לקמפיין רוחבי על הראש של הליכוד. היום איתמר בן גביר יושב וכל מה שמעניין אותו, זו העבודה המרכזית שלו, זה לעשות קמפיין. אז ישראל מתחמשת, וישראל צריכה הכרעה. ועכשיו הבעיה העיקרית היא לא איתמר בן גביר, כי איתמר will be איתמר, שמא נאמר פיתמר. הבעיה העיקרית היא האיש שלא פוצה את הפה שלו. האיש שאמר, אני רוצה להזכיר לכם: לא, הוא לא יהיה שר בממשלתי. האיש ששבוע וחצי לפני הבחירות, באירוע בבית חב"ד, לא עלה איתו לבמה כדי שחס וחלילה, אפילו בלחיצת היד,

בלחיצת יד לא,

יצלמו אותו. הוא לא רצה להצטלם איתו. הוא מתנהג כרגיל כצרצר, ולא נשמע פיו עד עכשיו. איפה עוד לא נשמע פיו של ראש הממשלה? כי על איתמר כבר אין מה לדבר, על הביזיון ועל הכישלון הטוטלי כשהוא מנהל את הביטחון האישי של כולנו קצרה היריעה, בטח ובטח מהזמן שנותר לי, כדי לומר לכולנו כמה הוא כשל בתפקידו מספרית ומקצועית, אבל אני שם את זה בצד. איפה עוד לא שמענו את ראש הממשלה? בזמן מלחמה

תוקפים אותנו כאופוזיציה, בזמן מלחמה, חברת סיעתו של אלמוג כהן וגם של איתמר בן גביר מפגינה כנגד אלוף פיקוד מרכז בזמן מהמלחמה.

מי זאת? חברת הכנסת סון הר מלך. וזה בסדר. לא נשמע אף גינוי פה. אף אחד לא בא ואמר: מה אתם עושים בזמן מלחמה? גם אתמול התפרסם שראש השב"כ פרסם שיש דין רודף נגד יהודה פוקס, אלוף פיקוד מרכז. שיש סכנה לחייו. סכנה לחייו. ואז חשבתי, איזה הגיוני זה, משפט אחרון, שחברת סיעתו של איתמר בן גביר קשורה לדין רודף שיוצא נגד אלוף פיקוד מרכז. איפה בהיסטוריה קשור איתמר בן גביר לדין רודף, לסמלים ביד שלו, ולכל מהותו? העסק היחידי שהוא ניהל בחיים שלו זה קידום אנרכיה בציבוריות הישראלית.

הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות אחרי המלחמה, הסמל הראשון למהפך שהחברה הישראלית והציבור ישראלי צריכים לעבור הוא פיטוריו המיידיים של איתמר בן גביר והיעלמותו מהזירה הציבורית. ואלמוג כהן מסכים איתי.

תודה רבה. הדוברת הבאה, חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת. חבר הכנסת גלעד קריב. לרשותך שלוש דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, גברתי השרה, חבריי וחברותיי חברי הכנסת, אני מבקש להתייחס להצעת החוק שלפנינו. אדוני היושב-ראש, ברוך השב משירות המילואים המשמעותי. ראה, אדוני היושב-ראש, בהצעת החוק הזו יש בוודאי מרכיבים ראויים. אותה אמירה שלא ייתכן שמתמחי משפטים שיוצאים לשירות מילואים יצטרכו לשלם מחיר אישי קשה על כך שהם נמצאים בחזית, הדבר הזה ברור. גם המרכיבים האחרים, אפשר לדבר עליהם. שום דבר אינו קדוש.

זו הייתה ממשלתו של נתניהו שקידמה את הארכת ההתמחות לשנה וחצי. עכשיו מוותרים על העניין במחי יד. אבל אתה יודע, אפשר לשבת ולדבר.

להעלות את התמיהה למה אלו שהתחילו את ההתמחות בספטמבר 2023 הם בתוך העסקה. אלה של מרץ, זה ברור. גם מרץ צריכים להיות. גם מרץ צריך להיות. בסדר.

על הכול אפשר לדבר.

אבל ישנו עניין אחד שאי-אפשר להתעלם ממנו, והוא העובדה ששר המשפטים מקדם את ההצעה הזו לא מתוך דיאלוג עם לשכת עורכי הדין ועם הנהלת בתי המשפט, ולא מתוך ניסיון להגיע לתמימות דעים של כל המערכות והמוסדות הרלוונטיים, שהרי גם להם אכפת מן העובדה שחיילי מילואים אינם יכולים להיפגע מעצם שירותם במילואים. שר המשפטים שלנו, גם בעיצומה של המלחמה, עסוק במסע הנקמה שלו בלשכת עורכי הדין, אחרי ההפסד הצורם שלו בקרב על ראשות הלשכה. ואת הקרבות שלו נגד בתי המשפט ונגד הנהלת בתי המשפט אנחנו רואים גם עכשיו, בעיצומה של המלחמה. לכן צריך לומר באומץ שמהצעת החוק הזו, שיש בה יסודות ראויים לדיון, עולה גם הריח המבאיש של המשך המהפכה המשטרית שמובילה קואליציית נתניהו, לוין וסמוטריץ'. הדבר לא מתחיל ונגמר בהצעת החוק הזו, שמונחת על אפה ועל חמתה של לשכת עורכי הדין, ומתוך התעלמות מוחלטת מהצרכים של מערכת המשפט, בתי המשפט, משרדי עורכי הדין, הייעוץ המשפטי ברשויות השלטוניות. אני מבקש להזכיר שבעוד ימים אחדים מסתיימת שנת 2023. בשנת 2023 היו אמורים להתמנות 60 שופטים חדשים. השר לוין הביא למצב שבו לא התמנה שופט אחד,

וגם אחרי 7 באוקטובר הוא ממשיך בהתנהלות הנלוזה שלו בעניין מינוי השופטים. לכן צריך לומר, המהפכה המשטרית לא נעלמה ב-7 באוקטובר. היא אולי שינתה סגנון וחזית, אבל היא כאן על מנת להישאר, עד שנפיל את הממשלה הרעה הזאת. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת אריאל קלנר, אינו נוכח. חבר הכנסת סימון דוידסון. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. עוד הפתעה: רציתי לדבר על משהו אחר לגמרי, אבל נכנסה השרה סטרוק.

הכנתי נאום. גב' סטרוק נכנסה. אני אספר לכם משהו שאתם לא יודעים: היום רצו להעביר עוד 200 מיליון שקל למשרד שלה. עוד 200 מיליון. מה עושים איתו?

רציתי לשאול. מה היא עושה עם כל כך הרבה כסף?

אני אשמח לקבל דיווח מה עושים עם כל הכסף הזה. עכשיו, אני אגיד לך מה אני רוצה לומר. אני שם בצד עכשיו, אם אתה רוצה לשמוע,

אני ארצה עוד מעט לשמוע, אבל ייקחו לי את הזמן. אני רוצה להסביר לך משהו. אז אל תדבר על מה שאתה לא יודע. אוקיי. אני רוצה לדבר על מה שאני יודע. על מה שאני יודע, בסדר? אני יודע דבר אחד. חבריי חברי הכנסת. אני יודע שהמדינה נמצאת במצב כלכלי קשה. אני יודע שיהיו קיצוצים במשרדים, טלי גוטליב. אני יודע שצריכים כסף למילואימניקים, ואני יודע שצריכים לעזור לנשות המילואימניקים, ואני יודע שכשאין כסף, מחפשים מאיפה להוריד או מאיפה להביא כסף חדש. אני ככה ניהלתי את העסקים.

אתה לא יכול רק להתחייב. אתה צריך גם להגיד מה אתה עושה. אני יודע דבר אחד, ששר האוצר אתמול בערב האריך את ביטול המס על המשקאות הממותקים. אני גם יודע שזה מוריד מקופת המדינה 700 מיליון שקל. 700 מיליון שקל שהיו יכולים להיכנס, ונכנסו בעבר, בגלל מס על משקאות ממותקים. שר האוצר החליט שזה לא חשוב למדינת ישראל, שלא צריכים את הכסף הזה, שצריכים להרעיל את הילדים, שצריכים לדאוג לזה שההשמנה בקרב הילדים תהיה יותר גרועה. אז אני אספר לך משהו. חוץ מה-700 מיליון, יש עוד 300 מיליון שקל של המס על הכלים החד-פעמיים, שגם הוא בוטל. בסך הכול יש מיליארד שקל. מיליארד שקל שהיו יכולים להיות היום בקופת המדינה. במקום שהוא יהיה למילואימניקים ולציבור הישראלי, השר החליט שהוא מבטל את המס הזה. אז אני רוצה להגיד לך משהו: עם מיליארד השקלים האלו אפשר היה לבנות 100 אולמות ספורט במדינת ישראל, 100 אולמות ספורט. לדאוג לילדים שיהיו עסוקים ויעשו פעילות. אבל לשר האוצר הילדים לא חשובים. הוא רוצה שיהיו חולים ולא יעסקו בספורט.

זה לא מתאים לך, כי אתה רואה את האחוז שהם מקריבים בלחימה בשדה הקרב.

מה זה קשור? מה זה קשור לשר האוצר?

גם הם, ההתיישבות, מה זה קשור להתיישבות? מה זה קשור להתיישבות? זה שר האוצר.

סימון, תבין. תן לי רגע. זה קשור. חבר הכנסת

מה זה קשור? הרי הם חומת המגן. הם חומת המגן של נתב"ג ותל אביב וראש העין. הם צריכים לקבל, אבל מה זה קשור לשר האוצר?

חבר הכנסת כהן, נא תן לחבר הכנסת דוידסון לסיים. מה זה קשור לשר האוצר? אתה מסכים איתי שמיליארד שקל היו יכולים להיות בקופת המדינה? אתה נותן לילדים שלך לשתות כל היום משקאות

אני לא יודע איך אנחנו חזרנו כל כך מהר לשיח

כאילו לא קרה

אסור לפגוע באף חייל בצה"ל. תגידי את זה הכי פשוט שיש: אני מגנה את אותם קיצוניים שקראו לזה.

לא צריך

חברותיי וחבריי

אזרחי ישראל, התנאי הראשון לנצח אויב במלחמה זה להכיר אותו, להכיר אותו לפני ולפנים.

הרי ההערכה הזאת היא לא תיאורטית, יש

ברור, כולם גיבורים. כולם גיבורים לדבר מ-70 80 קילומטרים. תבוא, תגור בעוטף, חבריי, נא להיות בשקט. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי כנסת נכבדים, חברת הכנסת לזימי.

שבתוך כל המצב הקשה הזה מצליחים לרקום מערך יחסים יוצא דופן. מי שמטייל במסדרונות הפצועים מהמלחמה הזאת ומהטבח

יותר חזק משלי. אם יעלה לכאן רב מכובד, זרוע כזו או אחרת יצאה מתוך אנשים מאמינים,

תודה רבה. תודה רבה, חבר הכנסת כהן. נאים הדברים. חבר הכנסת אלמוג כהן, בבקשה.

מן הכלל. כרגע אותו הדור שקראו לו דור ה-Y, אותו דור שאמרו:

אותו דור שלפני שהוא חובש את עצמו הוא חובש את החברים

אדוני היושב-ראש.

הדובר הבא, חבר הכנסת אוהד טל

נוכח. חברת הכנסת נעמה לזימי.

אל תרד בלי לגנות את האיומים על החיים של אלוף בצה"ל. על מה אתה מדבר, על ברק חירם? אני מדבר על, כל מי שעולה צריך לגנות את זה.

שתקתקת בשבועיים, הלך, יצא מהמליאה. כי חוק מושחת של כוח, של שררה,

אותו מעבירים תוך שבועיים, אבל חוק של האוכלוסיות הכי

על חשבון שבעה או לוויה או ביקור מפונים. חברת הכנסת לזימי, משפט אחרון. רגע, אני מסיימת.

לא, משפט אחרון. חברת הכנסת לזימי,

תודה רבה. חברת הכנסת לזימי. " על השטיח האדום".

אני יודע, אבל זו בחירה שלך. אבל היה פה ויכוח. חברת הכנסת לזימי, תודה רבה. הדוברת

מ-80 יום בלב קיני הטרור בעזה ובצפון הארץ.

בעוז. לצערנו, הלחימה גובה מחיר כבד. על פי נתוני צה"ל שהתעדכנו אתמול בצוהריים,

ואז אנחנו ניתן רטרואקטיבית למשפחה את כל הכסף שמגיע לה, או שפשוט המשפחה לא תקבל.

לסיים. והחיילים פשוט לא יכולים לעמוד בסיטואציה הזאת, כי הם רוצים להמשיך ולהיות בתוך הסד"כ ולא להשתחרר מהצבא. וכן, מה שאני מבקשת, ואני פונה פה לשר

המלחמה הזאת כבר נמשכת יותר זמן מכל המלחמות שהזכרתי עכשיו גם יחד. צה"ל נתון למרותה המוחלטת של ממשלת ישראל, וכבר 82 ימים שצה"ל והחיילים נלחמים בגבורה עילאית. אבל גם בחלוף 82 ימים עדיין לחלוטין לא ברור מה צפוי ביום שאחרי

התפקיד של ההנהגה המדינית הוא למנף הישגים צבאיים להישגים מדיניים. איפה ההישגים המדיניים

איזה עתיד אנחנו מציעים לעצמנו מלבד עוד סבב לחימה,

שבענו מהמדיניות הזו של הדחיינות.

אני לא יודע למה יש יותר מדי חמורים לאחרונה, שכורתים ראש של חמור. (אומר בשפה

אדוני היושב-ראש, במלחמה ארוכה, עיקשת,

מה שעם ישראל זקוק לו בראש ובראשונה זה מנהיגות ראויה.

לאחרונה חלה ברשתות, באמצעות מכונת הרעל,

ואני עונה לעצמי בתשובה שפשוט המנהיגות לא מסוגלת לגנות דברים כאלה, וצריך לעמוד אתמול רמטכ"ל מול מצלמות ולגנות את זה ולהישאר בדד.

מה קרה לנו במנהיגות

אז התקציב של המשרד קפץ מ-133 ל-543 מיליון שקלים, עם תוספת של 410 מיליון שקלים.

ומחינו, ואמרנו ושוב אמרנו שבתוך 543 מיליון השקלים אין שקל אחד לצורכי

איזה מסר הוא מעביר? לא רק המסר שהוא העביר, אנשים ששמעו אותו, שהיו איתו, מחאו כפיים. האם זה מה שאנחנו רוצים לשמוע בתקופה הזאת? חיילים נלחמים כתף אל כתף. חיילים, לא משנה מה הדעות הפוליטיות שלהם, מה המוצא שלהם, אתם יודעים, אפילו מה צבע העור שלהם, כולם נלחמים ביחד. להגיד אמירה שהפסדנו במלחמה, הניצחון יהיה הדחת ראש ממשלת ישראל, זה הזמן להגיד? אני חושבת שהציבור הישראלי לא רוצה לשמוע את זה. הציבור הישראלי רוצה לשמוע את האחדות, את המלחמה ביחד. החיילים מוסרים נפשם. המשפחות השכולות לא רוצות לשמוע את זה. יש זמן לפוליטיקה, יש זמן לכל דבר. לא כל דבר אומרים בגלל גחמות אישיות. אני רוצה להגיד, בנוסף על מה שאמר הרמטכ"ל לשעבר, שאני חושבת שבתור רמטכ"ל לשעבר, איש צבא, אני מרגישה שהוא לא מכבד את חיילינו. אם הוא היה מכבד את חיילינו, הם נלחמים ביחד, לא מוכנים לשמוע "הפסדנו". עוד לא הפסדנו. אם הדחת ראש ממשלה זה ניצחון אצלו, אוי ואבוי לנו, לכולנו, לכל עם ישראל.

בעת הזאת אנשים צריכים לדעת מה להגיד, איך הציבור מסתכל עלינו, במיוחד אנשים שהיו בשירות צבאי. עם ישראל מתאחד סביב חייליו, מפקדיו, ורמטכ"ל לשעבר אומר דברים שאין לי מילים חוץ מלהתבייש במילים שהוא אמר. אבל יותר מדאיג, אלה ששמעו ומחאו כפיים. ככה מתחילות הבעיות, ככה מתחילה פגיעה במורל של חיילינו. כולנו היום נמצאים בטראומה, מדינה שלמה, מאז 7 באוקטובר. כולנו מתפללים, כולנו נלחמים, אין מישהו יותר, אין מישהו פחות, אבל אמירות כאלה, שפוגעות בחוסן של החברה הישראלית, עדיף שלא ייאמרו. אם הן נאמרו, הן מביישות אותנו.

תודה רבה. אני מזמין את השרה אורית סטרוק לסכם את הדיון, בבקשה. אין צורך לסכם. אולי היא תגנה את האיומים על חייו של האלוף. מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חבר הכנסת רון כץ ביקש שאני אתייחס, ביקשתי שתגני, אבל בסדר. אני מתקשה לעבוד כאילו בהפעלה שלך על כפתור: תעשי בדיוק מה שאני אומר.

ביקשת שאני אתייחס לאיומים שייתכן, שייתכן שהופצו כלפי,

לכן אני אומרת "ייתכן". לא כל מה שהשב"כ אומר הוא מדויק, אבל אני הולכת לחומרה. נניח שהופצו, אבל חבר הכנסת רון כץ, אורית, אני שואל אותך שאלה אמיתית,

חבר הכנסת רון כץ, אני קודם אדבר. חבר הכנסת כץ, בבקשה. אני קודם אדבר ואחר כך תשאל שאלות,

פורסם על ידי השב"כ שיש איומים על חייו, קונקרטיים.

אני מדברת או את? תני לדבר. תני לדבר. למה את חייבת לחזור אחריי כל חצי דקה? פורסם על ידי השב"כ שיש איומים על חייו של אלוף פיקוד המרכז. אני רוצה לומר, אין לי מושג אם זה נכון או לא, ואל תתעצבנו על זה. גם לכם אין מושג, וזה לא משנה, אם השב"כ אומר, זה נכון. הבנתי. גם ב-7 באוקטובר כל מה ששב"כ אמר היה נכון וגם לפני 7 באוקטובר כל מה ששב"כ אמר היה נכון?

זה גם לא מעניין אותי אם זה נכון או לא נכון. אתה יודע למה? מעניין, אם ערבים היו מאיימים על ראש השב"כ, היית אומרת שהשב"כ, תנו לשרה לדבר. את שרה בממשלה. זה לא יכול להיות שאת מייצגת את הממשלה. אתם תפסיקו לצעוק, ואז אני אוכל לדבר. אבל שר לא יכול להגיד דברים כאלה על השב"כ, חבר הכנסת כץ, תן לשרה להמשיך, בבקשה.

חברת הכנסת בן ארי, תני בבקשה לשרה לדבר. אי-אפשר לדבר.

תנו לדבר. אין מה לכבד, מה יש לכבד? חבר הכנסת בליאק. אני רוצה לומר כך: אסור לפגוע פגיעה קלה שבקלות, ובוודאי שלא פגיעה אנושה, בשום חייל של צה"ל, בשום קצין בצה"ל, בשום אדם שלוחם למען מדינת ישראל. אגב, אסור לפגוע בשום אדם בכלל, בשום אדם בכלל, אבל בוודאי ובוודאי שלא במי שפועל למען ביטחון מדינת ישראל, וזה לא משנה אם האיומים קיימים או לא קיימים. אפילו אם הם רק ערטילאיים, לא, זה לא משנה. ועכשיו אני רוצה להגיד לכם, חבריי היקרים: תראו אותי, אני שרה בממשלת ישראל, ואני מסתובבת עם מאבטחים 24/7 בגלל איומים על חיי, ולא מצד ערבים. גם עמר בר לב מסתובב, מי איים, אני רוצה לומר לכם שזה אותו השב"כ שאומר את זה.

אותו שב"כ שאת מאמינה לו.

חברת הכנסת בן ארי. אותו שב"כ שאת,

מאמינה לו אמונה מוחלטת לגבי איומים על חייו של אלוף פיקוד המרכז, את שרה בממשלה,

חברת הכנסת בן ארי. אני לא מבינה, אם אני שרה בממשלה, מותר לאיים על החיים שלי? חברת הכנסת בן ארי, קריאה ראשונה. את באמת לא מבינה מה הבעיה עם זה? תתביישי לך. חבר הכנסת בליאק, קריאה ראשונה.

מירב בן ארי, את מאוד מאכזבת אותי. חבריי חברי הכנסת, נא להירגע. השב"כ לא אומר, מירב בן ארי, את מאוד מאכזבת אותי, אם את חושבת שמותר, את אומרת שהשב"כ לא תמיד אומר את האמת, אם את חושבת שמותר לאיים על חיים של שרה בממשלה, אז את

היקרים, בלי להרים את הטונים, אני חושבת שכל אדם הגיוני במדינה אחרי 7 באוקטובר יודע שלא כל מה שמערכת המודיעין שלנו אומרת לנו זה ברזל.

אבל אני, בלי קשר לשאלה,

אבל אני, בלי קשר, אני פונה אלייך,

וכשבמציאות הזאת, אורית, אופיר, אני מצטערת. מתביישת שאת שרה בממשלה, במציאות הזאת, שבה אנחנו נלחמים מתוך אחדות מאוד גדולה, כשבמציאות הזאת יש, איזו אחדות? לא הגעתם

אתה בקריאה שנייה. חברת הכנסת שלי טל מירון, קריאה שנייה. חבריי. 12 אנשים יש, אני אגיד בדיוק על מה הולך הכסף הזה, ואחרי שאני אגיד, אורית, את יודעת שאותם לוחמים שאת מדברת איתם,

אין רבש"ץ, אין רכב ביטחון, אין גדר, אין תאורת חירום, אין מכשירי קשר, אין שום מרכיבי ביטחון. הם מופקרים בלב שטח עוין.

ברעם, כמו תל חי, כמו מטולה. היישובים האלה, אין לי שם מצביעים, אלה המצביעים שלכם, אבל אני מעבירה להם תקציב לחוסן הקהילתי שלהם כאשר הם גולים בארצם.

בעד, שבעה, נגד,

אני קובע כי הצעת חוק לשכת עורכי הדין (הוראת שעה,

התשפ"ד 2023, אושרה בקריאה ראשונה, ותעבור לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט להכנתה לקריאה

אני אומר את זה כלפי כל מי שעומד בבית הזה ואומר. לא יכול להיות שאת, עם המשחק

הזה, תעמדי פה בתור שרה במדינת

75 מיליון שקלים דרך משרד הפנים, כי מרכיבי ביטחון אין צורך למממן

מפלגתי. אז אני שוב אומר: ב-543 מיליון שקלים לא היה שקל

בגלל זה אנחנו מממנים לך את המאבטחים שלך. איך את לא מתביישת?

אתם כל הזמן מדברים על הלוחמים שנופלים מההתנחלויות,

לא, ומגבעתיים לא, ומהרצליה לא, ומרמת גן לא. כל יום אני בשבעות של חיילים, אכפת לי מה הם

הכנסת לקריאה שנייה ולקריאה שלישית את הצעת חוק גיל פרישה לגבי הורה שילדו נפטר. יש גיל

לעובדים ולמעסיקים לפחות אחת לשנה, כדי שאנחנו נדע שהציבור יודע שיש לו את הזכות

הוועדה שתיעשה עבודה מאומצת על מנת שבמהלך התקופה שבה הוארכה הוראת השעה ניתן יהיה לגבש הסדר קבע מאוזן ונכון בנוגע לדחיית מועד הפרישה של הורה שילדו

אני קובע כי הצעת חוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר) (הוראת שעה) (תיקון מס'

התשפ"ד 2023, התקבלה בקריאה השנייה והשלישית ותיכנס לספר

לאור העובדה כי מלחמת חרבות ברזל הביאה לעיכוב בעבודת המטה שנועדה לבחון את היבטי החוק השונים. במהלך תקופה זו ימשיכו גורמי המקצוע הרלוונטיים לבחון את הסדרי

אין נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון מס' 11), התשפ"ד 2023, התקבלה בקריאה השנייה והשלישית ותיכנס לספר החוקים. חבריי חברי הכנסת, אנחנו ממשיכים בסדר-היום:

הכלכלה, כדי שתדון בה במנותק מלוחות הזמנים של חוק ההסדרים. הצעת החוק כוללת שני תיקונים עיקריים. התיקון הראשון הוא הסעיף שפוצל מהצעת חוק ההסדרים, ועניינו מתן סמכות להאריך את רישיון

לפי המצב כיום רשת החלוקה נפרסת ומופעלת על ידי שש חברות פרטיות שקיבלו רישיון חלוקה לשישה אזורי חלוקה. ככלל, החוק אינו מאפשר מתן רישיון חלוקה לחברה

גז למפעלים כאלה ואחרים בכל מיני מקומות. מדובר בהשקעות גדולות מאוד, היו בעיות גדולות מאוד בתחום

גם אם לא יהיו הסתייגויות, להצביע בעד הצעת החוק בקריאה שנייה ובקריאה שלישית. תודה רבה.

כמה הסתייגויות. להסיר את ההסתייגויות, בשביל ביטן. סיעת יש עתיד מסירה את ההסתייגויות שלה, המחנה הממלכתי, אינה נוכחת, ישראל ביתנו,

לא, כי אין לך מה להאריך. יוצאים להפסקה בכל מקרה. יש שניים, והם לא מוכנים. תדבר ותצאו להפסקה.

אין לך מה. אנחנו נשארים, כי אף אחד לא בא לעזור לך. ביטן, אנחנו

בתיקון החוק בשנת 2008 נקבעו בין היתר שני הסדרים

ראשית, נקבע בסעיף 17א לחוק כי מהרגע שבו צרכן גז ביתי מסר לספק גז הודעה על החלטתו להתנתק

אלא אם כן נראה כי קיימים טעמים המצדיקים

החוק מסמיך את מנהל מינהל הדלק במשרד האנרגיה והתשתיות להטיל עיצומים כספיים על ספקי גז שעוברים על אותם

והיא הביאה לשיפור כושר התחרות של ספקי הגז הקטנים, אם כי לפי אותם נתונים, הריכוזיות ורמת התחרותיות הנמוכה במשק זה נותרו בעינם. רשות התחרות אף

אבל טוב שזאת לא תהיה הוראת שעה. במצב דברים זה, הוועדה סבורה כי ראוי להותיר על כנם באופן קבוע את ההסדרים שנקבעו בהוראת

הודעת סגנית מזכיר הכנסת, בבקשה. תודה. ברשות יושב-ראש הישיבה, אני מתכבדת להודיעכם,

הצעת חוק דחיית מועדים (הוראת שעה, חרבות ברזל)

שינויים לגבי התקופה הנוספת על מנת שהחוק המתוקן ייתן מענה לשינויים שחלו ממועד חקיקת החוק ולצרכים העדכניים שקיימים כיום,

שבתקופה הזאת יש שוני בין הצרכים של קבוצות האוכלוסייה

ובפסקי

ולכן קיימת חשיבות בכך שמענה זה יינתן רק ביחס למי שאין ביכולתו לטפל בענייניו. זאת, לאור הצורך לאזן בין הצרכים של האוכלוסיות הזכאיות לדחיית מועד והרצון להקל על

אנשים שיושבים בבתים ללא שום הגנה מצד צה"ל? אלוף פיקוד המרכז שאת עכשיו ביקשת שנשמור על חייו, וביקשת בצדק, ואני פה מעל הדוכן פניתי לכל מי ששומע אותי

אלוף פיקוד המרכז הוא שמבקש ממני, כשרת ההתיישבות,

גם על זה אני אדבר.

לכן את יושבת כאן במסירות, ויושב פה לידך חבר כנסת ולדימיר

חודשים ואומרים לציבור שלהם שדם הקורבנות על ידיי, ומציירים פלקטים שלי עם דם, את רוצה שאני אגיד לך מה היה לי בלוויה של נעם רז ומה אמרו לעמר בר

בלי הבדל. כל מי שנתון תחת מתקפות

וכל מי שנלחם נגד האויב הזה, וגם כל אזרח בארץ הזו,

ללמוד ולהבין שיש אנשים שפועלים מתוך הצער שלהם. והינה אני אומרת לך, גם עמר בר לב, גם אילת שקד,

כולם היו מאובטחים רק בגלל חשש לפגיעות של יהודים.

שאף אחד לא ייפגע, אבל לבוא ולהיתמם כשאת מקבלת,

את לא טוקבקיסטית,

את שרה,

טיבי, בבקשה.

חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה, שלוש דקות לרשותך.

מישהו חושב שאפשר להפחיד את אחמד חליפה או מוחמד טאהר ג'בארין, או הצעירים, כדי שלא יביעו את

מעין איזה (אומר בערבית: ממשל

לסיים.

אני מסיים. ולכן אני דורש לשחרר את אחמד חליפה ומוחמד טאהר ג'בארין ושאר העצורים שרצו להביע את העמדה הנכונה שלהם נגד המלחמה הנוראית הזאת.